למרות שדברי הפתיחה הסתיימו,

כי דברי הפתיחה היו קצרים לכולם, ואת כולם קיצרתי בזמן. פנתה אליי דבורה גונן ואני ארצה שהיא תדבר אחריך. מייד אחריה ימשיך הייעוץ המשפטי. בבקשה, עופר, בקצרה. אני אקצר. דבר ראשון, ההתייחסות שלך לחברי הכנסת שיושבים פה בכלל ולחברי האופוזיציה בפרט, מבישה, מחפירה ולא פחות מאשר בריונית. ראינו את זה לאורך כל החודש וחצי האחרונים, בכל הדיונים שהיו פה. הבוז שאתה רוחש ומביע כלפי חברי הכנסת, שלא לדבר על המומחים שמגיעים לכאן מתוך רצונם ודאגתם האמיתית, בשל החקיקה המופקרת שאתם מובילים פה, היחס שלך לנציגי הייעוץ המשפטי, בין אם של הוועדה, של הכנסת או של הממשלה, הוא יחס מתנשא, הוא יחס מבזה. בושה וחרפה שכך מתנהל יושב-ראש ועדה. מה עוד שדנים בסוגיות כל כך קריטיות שהולכות לא לשנות אלא לחסל את מערכת המשפט. כפי שאמרתי לא פעם, לחסל בעצם לא את הפרדת הרשויות, אלא את עצם קיומן של הרשויות, זולת הרשות המבצעת שתהפוך לכל יכולה. בושה וחרפה על ההתנהלות הזאת. אם כבר הזכרת את מה שהיה פה אתמול, מי שהוביל לכך, מי שגרם לכך, מי שהוא סוכן כאוס עקבי בשירות סוכני הכאוס האחרים, הוא לא אחר מאשר יושב-ראש הוועדה, שהוביל פה מהלך פשוט אלים. אתה תיזכר לדיראון עולם בדברי הכנסת ובהיסטוריה של החברה והמדינה שלנו. שמך יתנוסס לדיראון עולם לעד, תהיה התוצאה של הליך החקיקה המופקר הזה אשר תהיה. וגם היום, כשאני מבקש לומר את דברי הפתיחה, יש לך חוצפה לומר שלא הגעתי בזמן? יש פה עוד כמה ועדות, והוועדה הזאת היא לא הוועדה היחידה, למרות שכך אתה מתייחס אליה, כפי שאתה מתייחס לממשלה, כאל רשות יחידה, ואל עצמך כאל אדם יחיד המולך. אני לא חייב לך דין וחשבון, אבל אם עברתי לפני זה כבר בשתי ועדות, בנושאים לא פחות חשובים בין אם זאת ועדת הכספים או הוועדה לצמצום פערים חברתיים בפריפריה ולכן אני מגיע יותר מאוחר, אין לך שום זכות להטיף לי מוסר. אתה צריך להתבייש. אומר זה שתוקף שוטרים. כבר במקרא נאמר: עבד כי ימלוך, ובזה אני מסיים. תודה רבה, עופר. אדוני היושב-ראש, ראית שנשיאת ועידת ונציה, הוועידה למשפט חוקתי שישראל חברה בה, פרסמה - - - מי הנציגים של ישראל בוועידת ונציה? הם לא מעורבים בהצהרה, אתה לא מכיר את פרוטוקול ועידת ונציה. נציגי ישראל לא יכולים להיות מעורבים בשום דבר שקשור בוועידת ונציה, אבל תמשיכו. ועידת ונציה פרסמה, הוציאה כרטיס צהוב למהלכים, אבל גם מזה הם יתעלמו.

דבורה גונן, בבקשה.

צוהריים טובים, אני אימא של דני גונן, שנרצח בפיגוע לפני שבע וחצי שנים בעין גובים, היום מעיין דני. אני פה כאזרחית מן המניין, ואני פה כאם שכולה. כאזרחית מן המניין וגם כאם שכולה אני מחזקת את יושב-ראש הוועדה מר שמחה רוטמן, על הרפורמה המשפטית שהוא מקדם. יישר כוח, עלה והצלח. כאם שכולה אני חוויתי את נחת זרועו של הבג"ץ, בחוסר רצון לחזק את ההרתעה מול המחבלים. כולכם מדברים על הרצון לעשות למען העם שלכם,

שלנו. הרצון משותף. למנוע רצח ולעשות הכול כדי שהפיגוע הבא לא יצא לפועל, זה התפקיד שלכם, של כל אחד מהיושבים כאן בוועדה. אז למה לתת למספר אנשים בבית המשפט העליון את הכלים או את הרשות להפריע לייצר את ההרתעה, הכה חשובה והכה נחוצה לנו? אני ממהרת לוועדה שדנה כרגע בגירוש או שלילת תושבות או אזרחות של מחבלים בעלי תעודת זהות כחולה, שביצעו פיגוע, קיבלו תשלומים מהרשות, ויש חוק המתיר לשלול. מי שמפריע כרגע זאת המערכת המשפטית. זאת דוגמה קלאסית למה המערכת השיפוטית לא צריכה להיות שם.

אנחנו מדינה דמוקרטית וחייבים לדאוג לזכויות. קודם כול, גור, אתה לא זוכר אותי, אני זוכרת אותך. נפגשנו כמה פעמים בוועדת חוקה, חוק ומשפט בדיון על עונש מוות. מבחינתי, מחבל שיצא לבצע פיגוע, איבד זכות לכל דבר. לא מגיע לו כלום. הזכות היחידה שצריכה להיות לנגד עיניכם היא איך להשאיר את האזרחים שלכם בחיים, ולעשות הכול בשביל לבצע את זה. דיברתם על אחדות ואמרתם שחלק מהעם מפגין בחוץ. הערה כאזרחית, לא כאם שכולה, אם תבצעו משאל על מה הם מפגינים, הם לא יודעים על מה הם מפגינים. הם מפגינים כי קראו להם לצאת להפגין. דבר נוסף, הערה שלי, יושב-ראש הוועדה, אם היה לו שם אחר ואם הוא היה מהצד הנכון, מבחינתכם פוליטית, לא הייתם מתנהגים בצורה כזאת. לצערי, אתם פשוט לא בצד הנכון, ולא הצד הנכון מבצע את הרפורמה הזאת. יש לכם אחריות בידיים שלכם, קחו אותה בכובד ראש, תודה רבה. תודה רבה, דבורה. אדוני, היועץ המשפטי, בבקשה. אני אשמח אם תוכל להתייחס, כמובן ככל שתרצה במסגרת מסמך ההכנה מס' 4, שהופץ. מסמך ההכנה מאוד מאוד מפורט, כי עולות פה לא מעט סוגיות. אני לא אתייחס עכשיו באופן פרטני לכל הסוגיות, ואני מציע שנדבר על כל אחת מהן באופן סדרתי. ההסדר שמונח בפני הוועדה, שהוא חלק מטיוטת הצעת חוק-יסוד: השפיטה, שהניח יושב-ראש הוועדה על שולחנה, הוא ההסדר שבסעיף 15ב מוצע, שעוסק בביקורת שיפוטית על חקיקה רגילה. בשבועות האחרונים עסקנו בוועדה לבחירת שופטים ובביקורת שיפוטית על חוק-יסוד, ובעצם הסעיף הזה עוסק בביקורת שיפוטית על חקיקה רגילה. הוא כולל מספר רכיבים: קודם כול, מגבלות שונות על עצם החלת הביקורת השיפוטית על חקיקה. הקביעה שביטול חוקים,

הגבלת תוקפם אלה חלק מהדברים שצריך לדבר על המשמעות שלהם תיעשה רק בבית המשפט העליון, רק בהרכב מלא של כל 15 שופטי בית המשפט העליון, רק בהסכמה פה אחד של כל השופטים, ורק אם מצא שהחוק סותר בבירור הוראה ששוריינה בחוק-יסוד. גם על העילה הזאת צריך לתת את הדעת.

הסעיף כולל גם פסקת התגברות, שאומרת שגם אם בית המשפט העליון מבטל חוק בהתאם לתנאים שעכשיו פירטתי, הכנסת תוכל להתגבר על הפסיקה ולחוקק את החוק מחדש ברוב של 61 ב-3 קריאות, אם היא תציין בחוק בצורה מפורשת שהוא תקף על האמור בחוקי היסוד. אז החוק יהיה מוגבל בזמן, ויהפוך לחוק קבוע רק אם הכנסת שלאחר מכן תאריך אותו. בנוסף, מנגנון ההתגברות המוצע מאפשר לכנסת גם לחסן מראש.

לא לחכות שתהיה פסיקה, אלא מראש, אם היא חושבת שזה חוק שיכול להיות שבית המשפט ידון בו או ירצה לפסול אותו, היא יכולה מראש להעביר אותו בהתאם לתנאים של פסקת ההתגברות, ואז לבית המשפט לא תהיה אפשרות לבקר אותו. אנחנו מציעים להתמקד כרגע בהיבטים השונים של הביקורת השיפוטית על החקיקה, ולעבור בהמשך לדיון הפרטני על פסקת ההתגברות. אנחנו נפיץ על פסקת ההתגברות מסמך נפרד. זאת סוגיה בפני עצמה, ויש מספיק סוגיות בנייר הנוכחי, ולכן השארנו את זה בנייר נפרד. כרגע

מתמקדים בהסדרים שהם לפני הנושא של ההתגברות. בשורה התחתונה, אנחנו חושבים שפועל יוצא מכל הדרישות שמוצבות פה ביחס להפעלת ביקורת שיפוטית, המשמעות שלהם היא צמצום מאוד משמעותי של האפשרות לביקורת שיפוטית. מה זה מאוד משמעותי? כמעט לא קיים.

צמצום מאוד משמעותי של הביקורת השיפוטית. מטבע הדברים, צמצום משמעותי מאוד של ביקורת שיפוטית, יכולה להיות לו השלכה על היכולת של בית המשפט להגן על אותם דברים שמעוגנים בחוקי היסוד, כמו זכויות אדם או עקרונות יסוד משטרי. אני אתייחס בקצרה מאוד לרקע הרלוונטי, ואז אציף את הנקודות המרכזיות שעולות בעניין הזה.

פירטנו הרבה יותר במסמך, ואני מציע שנוכל ללבן אותן אחת אחרי השנייה בצורה מסודרת. כמו שאמרתי, במסמך התייחסנו בפירוט לרקע שנוגע לביקורת שיפוטית על החקיקה, לתיאוריות שעומדות בבסיס הרעיון של ביקורת שיפוטית וגם לקשיים או לביקורות על הרעיון של ביקורת שיפוטית גם עליהם דיברנו, ועל המודלים ההשוואתיים השונים בהקשר הזה. כמו שכתבנו במסמך, ואני לא אפרט הכול, יש מודלים שונים: יש מודל של ביקורת שיפוטית חזקה, יש מודלים של ביקורת שיפוטית חלשה יותר, ויש מדינות דמוקרטיות מעטות יחסית, שאין בהן ביקורת חוקתית. לפעמים אפילו איסור מפורש על החלת ביקורת חוקתית, אבל גם בהן יש כל מיני מנגנונים חלופיים אחרים להגבלת השלטון והרשות המחוקקת. בסופו של דבר, ברור שתמיד יש מגבלות במבט השוואתי. יש הבדלים בין מדינה למדינה, יש הבדלים בין המנגנונים השונים, בין התרבות הפוליטית בכל מדינה ומדינה,

כל מבט השוואתי על שיטות חוקתיות שונות, צריך לקחת אותו בעירבון מוגבל, במידה מסוימת. אני רוצה להדגיש, כפי שכבר ציינו במסמכים הקודמים שלנו, שברור שהמגמה הכללית בעשורים האחרונים היא בכיוון של הגברת הביקורת השיפוטית על חקיקה. יותר מדינות מאפשרות היום ביקורת שיפוטית על חקיקה מלפני שלושים, ארבעים וחמישים שנה. גם המדינות שנהגו לפי המודל הבריטי, של עליונות הפרלמנט, רואים בהן תנועה לכיוון מודלים שונים של ביקורת שיפוטית על חקיקה. מתוך רציונל של הגנה על זכויות אדם?

מבחינה זאת,

אפשר היה להגיד שבשנות התשעים, בבנק המזרחי, ישראל הייתה אולי החלוצה או המובילה בעולם של המדינות עם המורשת הבריטית, בכניסה לעולם של ביקורת משפטית חוקתית. אם היום נצמצם דרמטית את הביקורת השיפוטית החוקתית, אנחנו נחזור אחורה. אחורה או קדימה הם שיפוטיים. זה באמת שיפוטי. היינו אחת הבודדות בעולם, שהמשפט המקובל הוא שהייתה בה אז ביקורת חוקתית. אם היום נצמצם אותה מאוד, נהיה אחת הבודדות שאין בהן או שיש בהן בצורה מאוד מאוד מצומצמת. נהיה חריגים לצד השני. הדוגמה הכי בולטת בהקשר הזה היא בריטניה, שמוזכרת פה הרבה, כמדינה שבה יש עיקרון מרכזי של ריבונות הפרלמנט, וזה נכון. העיקרון המרכזי בבריטניה הוא של ריבונות הפרלמנט, כי בית המשפט שם לא יכול לבטל חוקים. אבל מאז 1998, בית המשפט יכול להכריז על אי-התאמה בין חוק מסוים ובין הוראות של האמנה האירופית לזכויות אדם, שעוגנו בחקיקה הבריטית. ההכרזה על אי-התאימה, שנוטים לזלזל בה הוא רק מכריז על אי-התאמה ראינו מדוח בריטי גם לפני כמה שנים וגם ממש משנה שעברה, שלמעשה כמעט בכל המקרים אני רוצה להיות זהיר. האמת היא שאמרו שם שבכל המקרים, אבל אני רוצה להיות זהיר שבהם בית המשפט קבע שיש אי-התאמה, ולא התקבל ערעור בעניין זה, תיקנו את החוק או הממשלה הודיעה שהיא הולכת לתת מענה בדרך של תיקון חקיקה. זה עניין של מסורת? התפתחה שם מסורת כך שאם בית המשפט אומר אי-התאמה, הפרלמנט מתקן כמעט בכל המקרים. צריך להבין את המשמעות של זה, כי אני חושב שהיא משמעות מאוד חשובה להבנת הסיטואציה.

מבחינה משפטית טהורה, מבחינה פורמלית, העיקרון השולט עדיין הוא של ריבונות הפרלמנט, ובית המשפט מכבד את העיקרון הזה. אבל במידה רבה, בפרקטיקה, בתכל'ס, בעולם האמיתי מבחינת האזרח שהחוק משפיע עליו, שהחוק פוגע בזכויות שלו, מה אכפת לו אם בית המשפט ביטל את החוק ברמה הפורמלית, או שבית המשפט אמר בנימוס בריטי לפרלמנט: אני לא מבטל, אבל יש פה אי-התאמה, והפרלמנט רץ ותיקן את זה. אני לא אומר שזה אותו הדבר בדיוק.

אבל במידה רבה, מבחינה תוצאתית, מבחינתו של אותו אזרח, האפקט הוא אותו אפקט. בסופו של דבר, גם המודל הבריטי הזה שבו ברמה הפורמלית יש הבדל, ברמה התוצאתית, ברמה המהותית, מבחינת האזרח שהחוק אולי פוגע בזכויותיו, בסוף השורה התחתונה מאוד דומה למדינות שיש בהן ביקורת שיפוטית חזקה ובית המשפט אומר: החוק בטל. ניו זילנד היא אחת הדוגמאות שמובאת בהקשר הזה, וגם היא הולכת בכיוון הזה. לפני כארבע שנים התקבל פסק דין בבית המשפט העליון הניו-זילנדי, שאומר שגם הם רשאים להכריז על אי-התאמה בין חוק לבין מגילת זכויות האדם. ממש לפני חודשים ספורים, בנובמבר או בדצמבר 2022, נחקק חוק שמסדיר את האופן שבו הכרזות על אי-התאמה מועברות לדיון בפרלמנט. העולם שעד היום קידש את ריבונות הפרלמנט, הולך לכיוון של כל מיני מנגנונים, שבסופו של דבר ייתנו איזושהי בקרה על חקיקה של הפרלמנט, מתוך רצון להצטרף לרוב המכריע של הדמוקרטיות שהולכות בכיוון הזה. יש דמוקרטיות ללא ביקורת שיפוטית, ואפילו יש בהן איסור על הפעלת ביקורת שיפוטית על חקיקה. אחת הבולטות בדוגמאות האלה שתמיד מדברים עליה,

אבל בהולנד יש מנגנונים אחרים שבוחנים חקיקה מול משפט בין-לאומי. החוקה מחייבת שחקיקה תיבחן מול אמנות בין-לאומיות שאומצו לתוך המשפט ההולנדי.

גם בהולנד ראינו שבשנים האחרונות יש קריאות להחיל ביקורת שיפוטית על חקיקה, אך הן לא הבשילו. מה זה אומר שאמנה בין-לאומית חלה? על פי הכללים הם צריכים לשנות גם את הדין הפנימי שלהם. אני מדבר בעיקר על אמנות כלליות של זכויות אדם. הם בוחנים את החקיקה מול האמנות האלה, האם היא עומדת באמנות האלה. ואם לא? בעניין של המשמעות מבחינת צעדים, אני לא יודע. למיטב הבנתי, בוחנים אותה מולן. אני לא יודע אם זה אי-התאמה או פסול. אני לא יודע ואני לא רוצה לומר. גם בהולנד בשנים האחרונות ראיתי שגם בממשלה וגורמים אחרים היו קריאות להחלת ביקורת שיפוטית על חקיקה, כי הולנד מאוד חריגה בעניין הזה. גם שווייץ חריגה, וגם בה יש הסדרים מיוחדים אחרים. אני לא רוצה להיכנס לזה. בשורה התחתונה, בהיבט של הרקע, הכיוון הברור גם באותן מדינות שהמודל הבריטי שלט בהן, הוא של הגברת הביקורת השיפוטית על חקיקה, בצורות כאלה ואחרות. בסוף, דה פקטו, יותר ויותר ביקורת שיפוטית על חקיקה. בישראל, כמו שהצגנו במסמך ההכנה שלנו, יש ויכוח מהותי על ביקורת שיפוטית על החקיקה מאז בנק המזרחי. גם על הלגיטימציה לכך, גם על הזכויות שנגזרו מחוק היסוד. יש מחלוקת אמיתית בציבור ובלי להיכנס לשאלה מי צודק בוויכוח הזה, ברור שיש חשיבות וערך בהסדרת העניין ובזה שיגיעו לאיזשהו הסדר מוסכם בעניין הזה. במסמך ההכנה הצגנו הרבה מההצעות שהועלו לאורך השנים של פרופ' גידי ספיר, של פרופ' יואב דותן, של פרופ' יניב רוזנאי ואחרים, שהציעו מודלים שונים להתמודדות עם המחלוקת הזאת. פירטנו במסמך גם תזכירי חוק-יסוד: חקיקה שונים, ולצערנו, אף אחת מהיוזמות האלה, שמנסה לתת איזושהי הסדרה ולהביא את העניין הזה לכדי פתרון כללי,

בהצעה שלפנינו יש ניסיון לעשות הסדרה, אבל שילוב הצעדים שנכלל בה, מצמצם מאוד את היכולת לביקורת השיפוטית על חקיקה. במובן הזה, היא הרבה יותר מגבילה מההצעות האחרות המשמעותיות שאנחנו ראינו, והיו על השולחן, כולל מההצעה הכי מגבילה, וזה תזכיר חוק-יסוד: החקיקה, שהגישה השרה אילת שקד ב-2017. זאת גם בגלל השילוב שבין ההגבלות הרבות שיש פה על עצם ביטול החוק, וגם בגלל העוצמה של פסקת ההתגברות, שהיא יותר חזקה גם מההצעה של אילת שקד ומהצעות אחרות. אני לא אעסוק בפירוט בכל אחת מהסוגיות. אני אגיד כמה מילים על כל סוגיה, ואני מציע שנעבור ונדבר עליהן באופן סדרתי. קודם כול, סוגיה אחת שעולה פה ביחס לנוסח המוצע, היא לגבי עילת הביקורת השיפוטית המוצעת. לפי הנוסח, ניתן להחיל ביקורת שיפוטית רק אם הוראה בחוק סותרת בבירור הוראה ששוריינה בחוק-יסוד. המילים "בבירור" ו-"שוריינה" הן מילים עמומות שלא הופיעו בהרבה מההצעות הקודמות, ויכולות להיות להן כל מיני פרשנויות. אנחנו מפרטים את זה במסמך שלנו. עמומות? כמו תכלית ראויה, אתה מתכוון. לא, אני חושב שזה אפילו יותר מתכלית ראויה. הבנתי. מי קבע את המונח תכלית ראויה, אהרון ברק או בית המחוקקים? כשהם אומרים שהם מכניסים מילים עמומות שלא היו בחקיקה, שאלתי למה הוא מתכוון ב"עמומות". אתה רוצה להוסיף על טעותו של המחוקק? ממש לא. אני חושב שהיקפו המצומצם היה טעות. שסעיף שמירת הדינים היה טעות, שאי-הכנסת השוויון - - - אז המילים העמומות שלו דווקא מוצאות חן בעיניך, נראה לי, כי הן מעניקות יותר כוח לבית המשפט. כשהעמימות עובדת לטובת בית המשפט, אתה אוהב אותה. תהיינה המילים אשר תהיינה, ההמימות ב-ה"א היא זאת שגוברת. כייעוץ משפטי לוועדה תפקידנו להציף מילים שהן עמומות. לא, בסדר גמור. ולהציע פרשנויות. זה מצוין, רק תהיתי על העמימות. אתה לא יכול להחזיק את עצמך, הא? המילים תכלית ראויה מופיעות גם בהסדרים אחרים של הגנת זכויות אדם בעולם. אפשר ללמוד ממקומות אחרים. בכל מקרה, חלק מהפרשנויות האפשריות למושגים האלה, יכולות להוביל לצמצום דרמטי בהגנה על זכויות אדם. למשל, אפשר לפרש את הנוסחים האלה כמחריגות בכלל את ההגנה החוקתית מכל הזכויות שנגזרו מכבוד האדם, כמו חופש הביטוי או שוויון. לשם מה צריך את זה? יכול להיות שבהיבטים מסוימים הם מסירים את ההגנה מחלק מחוקי היסוד ומחלק לא. פירטנו לגבי האפשרויות השונות שאנחנו רואים יכול להיות שיש עוד לפרש את המונחים האלה, ומציעים שהוועדה תיתן עליהם את הדעת, ובפרט, תבחן האם לא ניתן, בדיוק בשביל להפחית את העמימות, להישאר עם הנוסח שהוצע בעבר בתזכיר חוק-יסוד: החקיקה, שמדבר על סתירה להוראה שעוגנה בחוק-יסוד, בלי להוסיף את המילים בבירור או שוריינה. הוא פשוט מדבר על סתירה מתוך אותה תפיסה, שמקבלת ביטוי במקומות אחרים בחוק היסוד. למשל, שלא מתערבים בחוק-יסוד. חוק-יסוד באשר הוא חוק-יסוד, במעמד נורמטיבי עליון על חוק רגיל, באשר הוא חוק רגיל. איך אדוני היושב-ראש, מכיוון שהוא כתב את ההצעה, מבין את ההוראה לגבי הוראה משוריינת? האם, כפי שאמר הייעוץ המשפטי?

איך אני מבין אותה? למה התכוונת? אני אסביר, שנייה. אני מחכה שהיועץ המשפטי יסיים את דבריו. לא הבנתי, אתה רוצה שאני אקטע אותו באמצע? ככה נראית לך ישיבת ועדת חוקה? היית חוסך עמוד שלם בחוות הדעת, אם היית מסביר מה אתה רוצה. אני לא ממשיך עכשיו בנושא הזה. חלילה וחס. אני מאוד אשמח שנדון בזה אחר כך. גלעד, לא מתאים לך, לא מפריעים לייעוץ המשפטי. עשית את זה לפני דקה. א', אתה צודק, אבל יש הרבה דרכים להפריע. למדתי ממך הרבה דברים. לא הפנמת. כמורה אני לא מצטיין, כנראה, אם אתה התלמיד. אני לוקח את האחריות עליי, דרך אגב. זה חשוב. תמיד, תלמיד נכשל האשמה היא של המורה. אני לוקח את האחריות על הכישלון הפדגוגי שנקרא יו"ר ועדת חוקה שמחה רוטמן. אחריות שלי. אבל רק על הפדגוגי, כי יש עוד היבטים. חברים, זה דיון מאוד מעניין, אולי נעביר אותו לוועדת חינוך. תנו ליועץ המשפטי לדבר, בבקשה. הנושא של העילה אנחנו מציעים שהוועדה תידרש למשמעות של המילים האלה.

אנחנו כותבים, משמעות מאוד חשובה שיש בהקשר הזה היא באיזו מידה העילה החדשה הזאת מגבילה את האפשרות להחיל ביקורת על הליכי חקיקה. לכאורה, בכל מקרה, איך שלא נפרש את הביטויים "הוראה ששוריינה בחוק-יסוד", המשמעות היא כמעט ביטול כליל של הביקורת על הליכי חקיקה, או על מרבית המקרים. השאלה היא מה ההצדקה לכך. כמו בתזכיר אילת שקד. לא, גם שם היה יותר מאשר פה.

והאם לא ניתן יהיה לבקר הליך - - - לא אמרת שאתה לא מפריע? הערות ביניים, לא הפרעה. אגב, היושב-ראש, ראית ב-מצד שני את החשיפה של זמני הדיבור? כן, כן, ודאי.

השאלה אם אתה ראית. אבל למה אתה מפריע בזמני הדיבור של היועץ המשפטי? בזמן שביקרת אותנו על כך שאנחנו לא עומדים בדקה של דברי פתיחה. אמרת שהתחייבת לעמוד בזה, ודיברת שבע דקות.

הם ספרו, הם ספרו. הם לא ספרו את ההפרעות באמצע. יצרת מסורת - - - מאוד, אני חייב לומר. גם לפי ההצעה של אילת שקד, דובר על החלת ביקורת, לפחות על מה שמעוגן בחוק היסוד. שם עוגנו בחוק-יסוד: החקיקה, יותר מרכיבים של הליך החקיקה.

14:27) בהקשר הזה, אנחנו חושבים שהוועדה בהחלט צריכה להידרש לדבר הזה. ביקורת תהליכית על הליכי החקיקה, זה דווקא סוג של ביקורת שלא מעוררת את אותן מחלוקות ערכיות. כמו מס על דירה שלישית. כמו מס על דירה שלישית, או דברים יותר חזקים אפילו. הם לא מעוררים את אותן שאלות ערכיות שנתונות במחלוקת, ולכן עולה השאלה מדוע לצמצם בצורה כל כך משמעותית את הביקורת על הליכי החקיקה. היבט נוסף שהתייחסנו אליו, ואני מניח שנגיע אליו, הוא ביחס לאופי הריכוזי של הביקורת השיפוטית המוצעת, שהכול יהיה בבית המשפט העליון. יש נימוקים לכאן ולכאן בהקשר הזה, מודלים שונים בעולם, אבל גם אם מאמצים גישה ריכוזית, יש שורה של שאלות מעשיות שיש לתת עליהן את הדעת. מנינו אותן במסמך וכמובן, נתייחס אליהן בהמשך. נקודה לפני אחרונה, ביחס להרכב המורחב ולרוב המיוחס 15 מ-15. גם פה העלינו שאלות שונות. נראה כי גם אם יש היגיון בקביעת הרכב מורחב,

זה מה שבית המשפט עושה בדרך כלל, כשהוא דן בחוקתיות של חוקים, ואפילו בדרישה של רוב מיוחס לביטול חקיקה, הצעה להרכב של כל שופטי בית המשפט העליון ורוב פה אחד, נראית מאוד מרחיקת לכת.

לכנס הרבה של כל השופטים בכל עתירה חוקתית משמעותית, עלול ליצור עומס ולהקשות על הטיפול בנושאים רבים שמגיעים לעליון, בהתחשב בזה שבית המשפט העליון הוא לא בית משפט לחוקה, ועיקר זמנו מוקדש לערעורים פליליים, אזרחיים ומינהליים. היא הנותנת, שהם לא רוצים לתת מענה למצוקות של האזרחים. לתת מענה רק לקואליציה. אפשר להגשים הרבה מהתכליות שעומדות ביסוד הרחבת ההרכב, גם אם מרחיבים ל-9 או ל-11, וגם אם לא מרחיבים ל-15.

ביחס לרוב הנדרש, 15 מ-15, אנחנו לא מצאנו תקדימים לזה בעולם בכלל. כלומר, אין שום מדינה אחרת בעולם, שבה יש ביקורת חוקתית, אבל אין דרישה של פה אחד? היה באל סלבדור למשך כמה שנים, ולמיטב הבנתנו זה בוטל. גם מדינות שיש בהן רוב שהוא לא פה אחד, הן מועטות. המדינה האירופית היחידה שמצאנו היא צ'כיה, שיש בה דרישה לרוב. לרוב מיוחד? אבל לא פה אחד. אין אירוע כזה. אלא לרוב של 9 מ-12. עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. גלעד, אנחנו אור לגויים. ככה זה האור?

זה חושך גדול. בסדר גמור, אני שמח לשמוע. אנחנו עור לגויים, עור בעי"ן, ואתה יודע איזו פרשנות יש לזה. עכשיו אני מבין למה הפרק הזה חסר בספרון הכיס החדש של חבר הכנסת רוטמן, שכול כולו שיר הלל למשפט המשווה. גישה אסרטיבית משהו, לא? הרכב פה אחד הוא דבר חריג, והוא מעורר הרבה בעיות. התייחסנו אליו במסמך, החל מסיטואציה שזה מאפשר לשופט אחד זכות וטו על 14 חבריו.

יש פה קשיים שקשורים בעסקאות אסטרטגיות שיכולות להיות חוצות תיקים אתה תהיה בתיק הזה ואני אהיה בתיק הזה. אתה תהיה היועמ"ש. תכיר, זאת תהיה הדמוקרטיה בישראל. אני ממליצה לכולם. זה יכול להגביר את הלחצים ההדדיים בין השופטים.

אתה צודק. הדיון הזה מיותר.

זה באמת מיותר. חבל שהיושב-ראש הקבוע לא מבין את זה. זה גם עלול לעורר פגיעה באמון הציבור. בסיטואציות שבהן 14 מ-15 שופטים,

חושבים שחוק פוגע בזכויות בצורה לא מידתית, עדיין החוק יעמוד בספר החוקים כי יש שופט אחד שיש לו וטו.

יש בעניין הזה כל מיני קשיים שאנחנו רואים. אחת ההצעות שהצענו היא לשקול הצעות מתונות יותר שהועלו גם בהקשרים אחרים גם הרכבים קטנים יותר, למשל של 9 שופטים או אפילו 11 שופטים, כמו שבית המשפט העליון נוהג לכנס לשם ביטול חוקים. ואם רוצים חוק שלא יהיה על חודו של קול, דובר על רוב של שני שלישים או רוב אחר, מצומצם יותר. הנקודה האחרונה שמציעים להתייחס אליהן במפורש, היא היקף הסמכות והסעד. יש משהו לא ברור עד הסוף בסעדים ובסמכות שיש פה לגבי מה זה ביטול חוק, להבדיל מהגבלת תוקפו של חוק, להבדיל משינויו של חוק.

הגבלת תוקף של חוק יכולה להיות גם שאלה פרשנית, ולא ברור אם היא צריכה בהכרח לעבור לבית המשפט העליון לדיון של 15 שופטים, ולא יכולה להיות נדונה בערכאות הדיוניות. שורה של שאלות שהעלינו במסמך ההכנה. נקודה אחרונה, יש מתח אינהרנטי בין הצעדים שמוצעים פה, שלא מתיישבים אחד עם השני, וגם את הצירוף הזה אנחנו לא רואים בעולם. לשם המחשה, אם יש דרישה לרוב מיוחס גבוה מאוד לפסילת חקיקה, אפילו אם זה לא 15 מ-15, וגם אם זה 10 מ-15, מה ההצדקה לפסקת התגברות? כל הרעיון של פסקת התגברות הוא דווקא בגלל שמניחים, שבית המשפט יוכל אולי לפסול חוק ביתר קלות, ורוצים את המילה האחרונה למחוקק. אבל אם יש התגברות, לכאורה אתה לא צריך להחמיר עם פסילת חוקים בצורה כל כך גדולה. - - - לא, לא.

ולהפך, אם פסילת חוקים עומדת ברף מאוד מאוד גבוה, פוחתת ההצדקה לאפשר למחוקק - - - חבר הכנסת מלול, נכנסת למשכן בעת מאוד מעניינת. הגעת כדי לכבות את האור. חס ושלום. למה, למה לדבר ככה? תקשיב, אתה שומע מה קורה?

אני חייב להגיד שדווקא בניהול שלו הוא - - - ביחס לקודמו. תודה, תודה. זה מרתק. מרתק?

מרתק ועצוב. גם מהצד השני יש חוסר הלימה, כי אם משאירים רף מאוד גבוה 12 מ-15 או 10 מ-15 נראה מוזר שחוק שיש עליו קונצנזוס כל כך רחב בבית המשפט העליון שהוא לא חוקתי, דווקא עליו לאפשר למחוקק להתגבר? שוב אני אומר, ההתגברות והרוב המיוחס בבית המשפט, הם דברים שנראים כמוציאים אחד את השני, ולא דברים שמצטברים אחד על השני. לא במקרה, ממה שאנחנו ראינו, במדינות שבהן יש פסקת התגברות במדינות הבודדות מאוד אין דרישה לרוב מיוחד בבית המשפט, ולהפך. שוב, גם בעניין הזה נראה שהדברים אינם מתיישבים אחד עם השני. זה היה רק מלמעלה, והארנו את הנקודות האלה. במסמך פירטנו הרבה מאוד שאלות קונקרטיות, שהוועדה צריכה להידרש אליהן, בין אם בדרך של חידוד הנוסח ובין אם בדרך של קבלת הכרעה, לפני שמחדדים את הנוסח, מה בעצם רוצים לעשות בכל אחד מהמנגנונים האלה.

אני מזמין את גיא ג'אנה, בבקשה. שלום לכולם, אני מתנועת אזרחים כותבים חוקה. כשמנו, כבר ארבע וחצי שנים עוסקים באיסוף רעיונות חוקתיים מהציבור על ידי כלים של דמוקרטיה ישירה, דיונים עליהם והכנת טיוטות לרפורמות. גם לגבי מערכת המשפט כתבנו סדרה של תיקונים שיש לעשות, ואנחנו אומרים: כן, צריך לעשות תיקונים במערכת המשפט. יש לנו היום כמה מאות פעילים, ואלפי אנשים שעברו אצלנו בדיונים השונים. קיבלנו עשרות אלפי דעות מהציבור, ומתוך זה אני מעלה את הדברים שלנו לגבי הרפורמה עצמה. מדברים פה על המהפכה המשפטית של אהרון ברק. המהפכה המשפטית הראשונה קרתה ב-10 באוקטובר 1948, ברגע שהכנסת הזמנית לקחה על עצמה ולא חוקקה את הציווי היחיד שיש במגילת העצמאות, שזה כינון חוקה לישראל. היא לא הייתה הכנסת הראשונה.

האסיפה המכוננת הייתה אמורה להגדיר את זה. הכנסת הזמנית הייתה אמורה לתת את המנדט באסיפה המכוננת. באותו רגע, הכנסת גנבה את הסמכות מהציבור.

עד היום, מי שמחוקק את חוקי היסוד האלה, הם הפוליטיקאים. הם מחוקקים את עצמם לדעת אני קורא לזה. זאת לא הזכות של הפוליטיקאים, ואני מסתכל על זה עכשיו בתור טכנולוג, מי שבא מהייטק, ובתור בעל עסקים. אני לא הייתי נותן באף עסק שלי למנכ"ל ולעובדים שלו לקבוע את הכללים שעל פיהם מתנהלים. כרגע יושבת החבורה המכובדת הזאת ודנה בינה לבין עצמה שמאל מול ימין. אני אגיד לכם משהו, גלעד, אני נעלב מכם. כשהציבור רואה מה קורה פה בוועדה, זה עלבון. אנחנו משלמים את המשכורות שלכם, והצורה שבה אתם מדברים אתם לא הייתם נכנסים לדיונים שלנו, של אזרחים כותבים חוקה. זה פשוט מעליב. אתם יוצאים מהעניין ואתם עושים מריבה של שמאל-ימין שלא קיימת. הגיע הזמן לדבר עניינית. הדבר הראשון שאנחנו מגדירים בנושא חוק-יסוד: החקיקה, הוא שכל חוק-יסוד שמשתנה מחויב משאל עם. כל חוק-יסוד, ולא רק החוק הזה. שמעתי את יאיר לפיד אומר, ודיברנו גם איתך, קארין. כל חוק-יסוד מחויב לעבור משאל עם. זאת לא סמכות של מלחמה סתמית בין שמאל-ימין, לקבוע לנו את הדעות האלה. כל חוק-יסוד שעובר מחויב משאל עם, והריבון צריך להחליט. הריבון הוזנח. שמו אותו בצד, לא שואלים אותו שום דבר. סליחה, סליחה, אנחנו לא נציגים של הריבון? אני מוכן לדבר איתך על חוק הבחירות, ולהראות לך שגם הבחירות אין פה דמוקרטיה. אתה מנתק אותנו מהעם וזה לא נכון. אני אסכים עם מה שאמרה פה קודם הגברת. אנשים צועקים ברחוב דמוקרטיה, דמוקרטיה.

אף פעם לא הייתה פה דמוקרטיה, וזאת לא דמוקרטיה.

דבר ראשון שהגדרנו הוא שכל חוק-יסוד שעובר שינוי, מחויב משאל עם. שמחה, זה מופנה גם אליך. (היו"ר שמחה רוטמן, 14:38) דבר שני, בנושא של חקיקה אזרחית אנחנו שואלים את הציבור. גם בתחום מערכת המשפט גם שאלנו את הציבור. כתבנו לנו תיקונים לכל חוקי היסוד שיש. בחוק-יסוד: השפיטה, יש סדרת תיקונים שאספנו. קיבלנו הצעה במערכת שלנו מעורך דין חזי אחישחר, שיושב היום בפורטוגל. הוא דן בנושא של סוגיית מינוי שופטים, ואני שואל אתכם שאלה: ממתי שופט צריך להחליט לפי שמאל, ימין, מרכז, מזרח או מערב? האם שופט לא אמור להחליט לפי החוק? אם יש פה דיון אם לשופטים יש את עילת הסבירות או לא, חבר'ה, הכנסת לא עושה את עבודתה. אם יש להם צורך להחליט דברים שלא קורים פה, הכנסת לא עושה את עבודתה. בקשר למערכת המשפט, יש לנו סדרה של דברים. אתה חושב שלא היינו צריכים להעביר את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו? למה אתה מתכוון בדיוק? אני שואל אותך, ברשות היושב-ראש, אם לפי דעתך לא היה מקום שנעביר את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ואת חוק-יסוד: חופש העיסוק? אני מנסה להבין אותך, אדוני. לדעתי, החוקה שמדברים עליה עכשיו לא כוללת רק את כבוד האדם וחירותו. חוק-יסוד: השפיטה, הוא חלק מהחוקה, חוק-יסוד: הממשלה, הוא חלק מהחוקה. אל תסביר לי דברים משפטיים - - - אוריאל, נתתי לך לשאול שאלה. תן לו לענות, ועוד מעט הוא גם מסיים את דבריו. אני נמצא פה שעה וארבעים דקות, ואתם צריכים להחליט אם אתם נותנים לאורחים לדבר או לא. חבר הכנסת לשעבר אוריאל לין, גם יושב-ראש ועדת החוקה לשעבר, אתה יודע שבוועדת החוקה ובכל ועדה בכנסת, חברי הכנסת מדברים ואחריהם היועץ המשפטי מדבר. אנחנו עוברים לפי המומחים גם לאנשים שהגיעו, וגם אתה רשום לדבר. מה לעשות, זה פרק הזמן שלוקח. אנחנו לא רוצים לנהל דיון בחופזה בהליכי חקיקה. בוודאי לא בהליכי חוקי יסוד. לשאלתך, חסרים חוקי יסוד כרגע. הגדרנו גם את חוק-יסוד: משאבי הטבע, התחלנו לדבר על חוק-יסוד: התקשורת, שדן בתקשורת. כל חוק-יסוד זה אישור של הריבון, של הציבור. כל אחד. זאת לאסמכות של הכנסת. בקשר לחוק-יסוד: השפיטה, אני אעלה כמה דברים שדנו בהם, וקשורים בנושאים של הוועדה. יש לנו סדרה של תיקונים,

הציבור העלה שאלה מאוד בסיסית: האם כולם שווים בפני החוק במדינה? האם יש פה משפט צדק בכלל? תשמעו, אין פה משפט צדק. אין פה משפט צדק, כסף קונה פה משפט. יושבים פה הרבה מאוד עורכי דין. כסף קונה פה משפט, וכולנו יודעים את זה. השאלה אם לא מתעסקים בדברים האלה, שמחה. אלה לא הדברים הדחופים. הכנסת צריכה לתת שירות לציבור. גיא, תודה. בנושא בחירת שופטים. עד שהנושא הזה יעבור במליאה, תם הנושא. מילה אחת. בנושא בחירת השופטים, מה שעוד העלה עורך הדין חזי אחישחר, הוא אמר: תעזבו את הנושא של שמאל או ימין. פוליטיקאים לא צריכים להיות מעורבים בבחירת שופטים בכלל, לא שמאל ולא ימין. הוא העלה הצעה שזעזעה אותי בתחילה. ההצעה שהוא העלה מאוד חשובה. אבל זה לא הזמן, אני מצטער. זה חייב לעלות פה.

כשיהיו דיונים בהכנה לקריאה שנייה ושלישית בחוק-יסוד: השפיטה, על החלק שעוסק במינוי שופטים, בעזרת השם אולי תוכל להגיע, אבל עכשיו זה לא העניין. אני אשמח לבוא. משפט אחרון, בבקשה. בקרוב אנחנו מעלים מערכת של חקיקה אזרחית. אני קורא לכולם, גם לחברי הכנסת. כל ההצעות נמצאות באתר שלנו היום, ועוד מעט תהיה מערכת של חקיקה אזרחית שהבאנו ממדינות שונות שבהן זה קיים. לא רק שווייץ שמתהללת בדמוקרטיה ישירה. היום יש עשרות ומאות ערים ומדינות שהולכות לכיוון הזה. תהיה מערכת חקיקה אזרחית, וכולכם מוזמנים להשפיע בה. ההחלטה על נושאים חוקתיים צריכה לעבור לאזרחים, וזאת הנקודה הסופית. אזרחים צריכים לכתוב את החוקה.

תודה רבה, גיא. עורך הדין יורם שפטל, בבקשה. אני אתחיל בכך שאומר, שאסור בשום פנים ואופן להתפשר כהוא זה על כל אחד ואחד מארבעת העקרונות הראשוניים בהחזרה של השלטון לידי העם באמצעות נציגותו הנבחרת, הכנסת והממשלה שנבחרת מתוך הכנסת. למה? כאן זה נוגע בעיקר לסוגיית החקיקה. הרפורמה הזאת כבר מייצגת פשרה, שיש בה גם פגם מוסרי וגם פגם של התנהלות לעתיד, לאחר שהיא תתקבל. הפגם המוסרי אין שום חוק או חוק-יסוד במדינת ישראל, שמקנה סמכות לבית המשפט לפסול חוקים. זה לא קיים אצלנו. בית המשפט נטל לעצמו את הסמכות ללא כל סמכות, לפסול חוקים של הכנסת. מה זה פסקת ההתגברות? בפעם הראשונה בהיסטוריה החקיקתית של מדינת ישראל, בית המשפט העליון מקבל סמכות לפסול חוקים. כלומר, יש כאן מתן פרס על התנהלות. פרופ' ריצ'רד פוזנר קורא לה שוד משפטי, פיראטיות משפטית. אנחנו באים לעשות רפורמה, לתקן את המקולקל, ומה אנחנו עושים דבר ראשון? אנחנו נותנים סמכות כפרס, כהכרה למה שנקרא על ידי משפטנים רבים, לא רק על ידי פרופ' ריצ'רד פוזנר, כפיראטיות משפטית. פיראטיות, כידוע, זה שוד. אבל אנחנו לא צריכים ללכת לפרופ' ריצ'רד פוזנר. אומרת על כך כלת פרס ישראל, זיכרונה לברכה, פרופ' רות גביזון: אין תקדים בעולם, שבו בית המשפט מכריז על מעמד-על לחוקי-יסוד ונוטל לעצמו סמכות של ביקורת שיפוטית על חקיקת הכנסת, ללא קיומו של מסמך חוקתי שלם וללא הוראה מפורשת. כלל יסוד במשפט החוקתי הדמוקרטי, ששום רשות שלטונית איננה רשאית לעשות כל דבר שהוא, למעט אם הותר לה הדבר מפורשות בחוק, וזה בניגוד לאזרח. האזרח יכול לעשות כל דבר העולה על רוחו, ובלבד שהוא איננו אסור על פי חוק. בית המשפט העליון חרג מסמכותו, כי הסמכות של בית המשפט העליון נקבעת על ידי חוק, ובית המשפט העליון חלה עליו מרות מוחלטת של החוק. ובאין חוק, נטילת הסמכות לפסול חוקים היא פגיעה אנושה בבסיס היסודי של כל דמוקרטיה. קרי, גוף שלטוני יכול לפעול רק במסגרת סמכות מפורשת שניתנה לו. הדבר השני, מההיבט המעשי, ברגע שיש פסקת התגברות, כלומר הכרה בבית המשפט העליון כמוסמך לפסול חוקים, ולא משנה כרגע באיזה רוב ובאיזו צורה כזאת או אחרת אני לא מדבר על זה בכלל כרגע בעצם העובדה שאנחנו מקנים לו סמכות, הוא ישתמש בה. הוא יפסול חוקים באופן עוד יותר סיטוני מאשר עכשיו. עורך הדין שפטל, אני יכול לשאול אותך שאלות תוך כדי? אני לא רוצה להפריע, לקטוע את חוט המחשבה. בבקשה, ברצון רב. הזכות עומדת לכולנו? לך לא. אותך אני לא קוטע, אני יודע שזה מפריע לך לחוט המחשבה. אתה מדבר תמיד עשרים דקות ברצף. אני שואל שתי שאלות שקשורות למה שאמרת עכשיו. אחת, מה אתה בעצם מציע? מה ההסדר שאתה מציע? שנייה, האם אתה לא חושב כמו שנטען על ידי רבים פה, שזה לא רק העניין של 1992 או 1995, אלא כבר בברגמן במידה מסוימת הייתה איזושהי פסילה. איך אתה מתמודד עם הטענה הזאת? אני אגיע, הכנתי. סליחה, סליחה אם הקדמתי את המאוחר. לא, לא, הכול בסדר. אני אתחיל מברגמן. בג"ץ ברגמן אומר את הדבר הבא, וזאת צריכה להיות פסקת ההתגברות, שתמנע כל אפשרות מבג"ץ לפסול חוק. סעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת, אומר שהבחירות יהיו כלליות, ארציות, ישירות,

חשאיות ויחסיות. כל אחד מהם מבטיח שרק בהיות כל השישה ביחד, יש לנו בחירות דמוקרטיות ראויות. וראה זה פלא, באותו סעיף מה נאמר? שרוב חברי הכנסת, כלומר 61, יכולים לסטות מהחוק הזה כאוות נפשם. זאת צריכה להיות פסקת ההתגברות בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ובחוק-יסוד: חופש העיסוק. כל הפסילה הסיטונית של 22 חוקים ב-27 שנים.

קח את בית המשפט העליון בארצות הברית. עורך הדין שפטל, שאלה. איפה כתוב שם שבית המשפט יהיה זה שיבקר את זה? איפה כתוב שבית המשפט יבדוק ויפסול? זאת שאלה. מה הוא בג"ץ ברגמן? פשוט מאוד. אמרו, התיקון שחוקק, שיהיה מימון למפלגות מיוצגות בלבד בכנסת היוצאת, ולא לכל הסיעות החדשות, פוגע בשוויון. זה ודאי שבית משפט מוסמך לפסול. למה?

רגע, שאלתם.

שאלה במקומה של היועץ המשפטי, רק תנו לו לענות. אז בית המשפט אמר עוד משפט: אין מחלוקת שאף קריאה של החוק הזה לא התקבלה ברוב חברי הכנסת, ולכן החוק לא עומד במילים הכי מפורשות והכי ברורות שנאמר בהן, ולכן, החוק פסול. הרי אם נאמר במפורש בחוק, שניתן להתגבר עליו ברוב חברי הכנסת, והתגברו עליו כמו בבג"ץ ברגמן ב-24 חברי כנסת בקריאה ראשונה, ב-13 בקריאה שנייה ובמספר לא ידוע שלא כתוב בפרוטוקול בדברי ימי הכנסת בקריאה שלישית, ברור שהוא לא התקבל על פי פסקת ההתגברות שלו. כמו בית המשפט העליון בארצות הברית, כאשר יש התגברות, בחוקת ארצות הברית יש אמירה כיצד ניתן לתקן אותה, כלומר להוסיף עליה, לסתור אותה וכיוצא באלה. ברור לגמרי שאם החוקה מתקבלת כאשר לא שני שליש משני הבתים הצביע בעדה, בית המשפט העליון אומר: זה לא התקבל על פי החוקה המשוריינת במספרים. משוריין במספר. ברגע שזה לא התקבל על פי המספר המשוריין, זה פסול על פניו. אני יכול בכל זאת לשאול שאלה? רגע. זה מה שנקבע, כלומר הפסילה בברגמן היא פסילה חשבונית, לא עניינית. היא פסילה חשבונית. השאלה היא אחרת. הרי בחוק-יסוד: הכנסת, לא כתוב: בית משפט יבקר את מי שלא העביר ברוב המתאים. כתוב שצריך להעביר ברוב המתאים. בברגמן בית המשפט אומר: מי יבדוק מה עושים אם זה לא עבר ברוב המתאים?

גור, זה לא מדויק.

כתוב: אין פוגעים בזכויות שלפי החוק - - - זה לא מדויק, מה שקרה בברגמן. בברגמן בית המשפט לא אמר שהחוק בטל. הוא רק בא ואמר למשרד האוצר: יש לך שתי נורמות שעומדות אל מול פניך כך נאמר נורמה אחת אומרת שאתה מחויב לסעיף 4 בחוק-יסוד: הכנסת. יש נורמה שנייה שלא עברה ברוב, ואני יודע לספור, אומר בית המשפט, כמו שגם אתה יודע לספור. אולי במשרד האוצר אפילו יודעים לספור קצת יותר טוב מבית המשפט. אני אומר לך שבגלל החוק הזה, שלא עומד במספר של סעיף 4, הוא לא מחייב אותך אלא מחייב אותך החוק בגרסתו הקודמת, שכן עומד בזה. מי הסמיך את בית המשפט לתת צו למשרד האוצר להגיד איך לפרש את החוק? הוא לא נתן צו לביטול החוק, הוא לא הורה שהחוק בטל והוא לא מחק ממנו מילים.

החוק נשאר בספרי החוקים של מדינת ישראל, והכנסת, מה שנקרא happy end או לא happy end, תלוי אם היית מפלגה שקיבלה את הכסף או לא מפלגה שקיבלה את הכסף כל אחד כותב את הסיפור מכיוונו שלו העבירה את אותו חוק ככתבו וכלשונו ברוב של 61. זה בסדר, אבל גם פה עולה השאלה מי הסמיך את בית המשפט לבדוק את זה. שנית,

במקרים מאוחרים יותר לברגמן, בית המשפט כן אמר שזה - - - ברגע שיש שריון במספר, ברור שבית המשפט מוסמך לומר: זה לא התקבל במספר, ולכן אין לזה תוקף. זה ברור לחלוטין.

זה דבר שבכלל לא צריך צמצום הביקורת השיפוטית. זאת דוגמה מצוינת למה שנאמר פה, כי לכאורה, השאלה באיזה רוב עבר חוק, לא צריכה להיות שנויה במחלוקת ב-15 שופטים. כאשר אתה אומר 15 שופטים פה אחד אתה דורש דרישה כל כך מופרכת. כמו שאומר עורך דין שפטל, אם זה עניין שחוק שהיה אמור לעבור ב-61 ועבר ב-24, אני רוצה לקוות ש-15 שופטים פה אחד יידעו להבין שהיה פה זה לא עניין של שיקול דעת. אבל בוא ניקח את הקונטקסט של ברגמן. בברגמן כתוב שאסור לשנות את עיקרון השוויון. זה בכלל לא טריוויאלי שהשופט לנדאו אומר שביטול עקרון השוויון זה משהו שקשור בכסף. השאלה אם זה היה במחלוקת בין הצדדים. חוק השוויון, כפי שהוא בחוק הזה. כפי שהוא בחוק הזה. יש שם שאלה מהותית, האם זה פוגע בשוויון - - - נכון, נכון. אין ספק שאפשר גם בברגמן לבוא. אני רוצה להזכיר, א', בברגמן לא נפסל חוק. החוק נשאר, ואמרו למשרד האוצר לפעול לפי החוק הקודם, כי הוא לא התקבל ברוב המתאים. לא הייתה מחלוקת ש-61 יכולים לבטל את זה,

למען האמת, נראה לי שעורך דין שפטל כן קרא את הפרוטוקולים, אני לא יודע שהייתה שם טענה שזה לא פוגע בשוויון. ואם כן, יכול להיות שהיא נזנחה מאוד מהר. יכול להיות שהיא נזנחה. הייתה ועוד איך. אני רוצה לספר אנקדוטה, מי שייצג את המדינה בבג"ץ ההוא, באופן אישי היה שמגר, שהתנגד אפילו לפסיקה של בית המשפט בעניין ברגמן. אפילו לזה הוא התנגד. הוא אמר: לבית המשפט אין סמכות. אפילו לזה. ואותו שמגר, 20 שנה אחר כך, חלק מפסילה סיטונית של חוקים. ברגמן הוא פסק דין מאוד אקטיביסטי.

לקחת את עקרון השוויון בבחירות, לגזור ממנו הוראות ספציפיות על מימון מפלגות? - - - שוויון מהותי, זה לא שוויון נומינלי. הראיתי את חוסר המוסריות וגם את חוסר הפסקת ההתנגשות הבלתי פוסקת בין הרשות המחוקקת לבית המשפט העליון בשאלת חקיקה. ועכשיו הפתרון, והפתרון הוא מאוד פשוט. הפתרון דומה למה שכתוב פסקת ההתגברות על חוק. לא פסקת התגברות על פסיקה של בית המשפט, פסיקת התגברות על חוק-יסוד בתוך חוק-היסוד, כמו בסעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת. ומהי פסקת ההתגברות? כאן אני קיבלתי את דעתך הנכונה, ואתה קיבלת את דעתי הלא נכונה. מי אמר שאני לא פתוח לשכנועים, עורך הדין שפטל? וואוו, וואוו. אני בשוק, אני בהלם.

אני רואה שכתוב: נכתב בחוק במפורש שהוא תקף, על אף האמור בחוקי-היסוד. וכשאנחנו ישבנו שנינו ודנו בפסקת ההתגברות, אתה אמרת, ואני מרשה לעצמי לגלות כי זה הרי לא סוד, אתה אמרת שזאת פסקת התגברות לא טובה, כי מה פתאום צריך להגיד בפסקת התגברות: על אף האמור. פשוט לחוקק ישר ולעניין פסקת התגברות. ולכן, אנחנו ממש צריכים לקחת מילה במילה את הנוסח של פסקת התגברות קיימת בחוק-יסוד: הכנסת, סעיף 4, ולהכניס לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, את המשפט הבא: הוראת חוק הפוגעת בזכויות על פי חוק

תקפה אם נתקבלה בחוק שחוקק ברוב חברי הכנסת.

זה בתוך חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, זה בתוך חוק-יסוד: חופש העיסוק. מכוח שני חוקי-היסוד הללו הייתה פסילה סיטונית חסרת תקדים בעולם, של 22 חוקים בתוך 27 שנים. אדוני, יש לך נתוני השוואה? דווקא אנחנו צירפנו נתוני השוואה. לדוגמה, באותן 27 שנים, בית המשפט העליון בארצות הברית לא פסל אף חוק פדרלי אחד. אף חוק פדרלי אחד. אדוני, הנתונים העובדתיים שהוצגו כאן בוועדה לגבי הקצב הממוצע בישראל של פסילת חוקים, מציגים תמונה אחרת לגמרי. הנתונים הללו אינם נכונים. זה של הפרלמנט האוסטרי. יש מחקר של הפרלמנט האוסטרי. רבותיי, הוא נתן דוגמה ספציפית ואפשר לבדוק אותה. הוא אומר שלא בוטל חוק פדרלי, וזה סוג דוגמה שאפשר לבדוק. 27 שנים. עורך הדין שפטל, אני רק אגיד שבאמת אחד מהמחקרים, ואני לא רוצה להזכיר שם של ארגון שנמצא פה הם יגיבו בהמשך וידברו. פשוט, הם יקפצו ישר אז אני לא אומר את השם דיבר על בית משפט בגרמניה ונתנו באמת דוגמאות עם הרבה מאוד חקיקות של המדינות השונות, של ה-states ולא של הפדרל. זה באותה מידה קצת לבוא ולהגיד כמה חוקי עזר לא אושרו על ידי השלטון המקומי.

זאת אותה דוגמה?

אני רק חושב שכאשר מדברים על חקיקה של המדינה זה,

הדוגמה של עורך דין שבא ואומר: בואו נבדוק לא כמה חוקים של ה-states השונים בוטלו על ידי בית המשפט העליון. זאת טענה, לא בדקתי אותה. יכול להיות שיש דוגמאות, יכול להיות שלא.

זה מה שאומר עורך הדין שפטל, ושווה לבדוק את הנתון הזה.

שבית המשפט העליון בארצות הברית פסל ב-27 השנים האחרונות יותר חוקים ממה שאנחנו פסלנו, זאת אמירה שהיא חצי אמת. וחצי אמת הרבה פעמים גרועה מחוסר אמת מוחלט. צריך להשוות תפוחים עם תפוחים ולא תפוחים עם בננות. בית המשפט העליון בארצות הברית, וזאת ההשוואה, לא פסל ב-27 השנים האחרונות אף חוק פדרלי אחד. זאת ההשוואה חקיקה ארצית מול חקיקה ארצית. לא, ממש לא. זה לא לפי הדוח של המכון הישראלי לדמוקרטיה. הם נמצאים פה - - - חוק של מדינה בארצות הברית הוא ברמה של תקנה אצלנו בכנסת. לא נכון, פשוט לא נכון. חוקי מדינות בארצות הברית הם חוקים בתחום הפלילי, הם חוקים שמכוחם אנשים נכנסים למאסרים ממושכים. גם מתקנות אנשים נכנסים למאסרים.

לא. זה אפרופו חצי אמת. אני מסכים שקשה להשוות לתקנה, ומצד שני קשה להשוות פסילת חקיקה ראשית של הפרלמנט - - - צריך להסתכל גם על מספר החוקים, לא רק כמה פסלו. הוא אומר לך טענה, ואתה לא רוצה לשמוע אותה, אתה חושב שזה לא דומה תגיד. זה לא עניין שאני לא רוצה לשמוע. היא פשוט לא נכונה עובדתית והיא לא נכונה השוואתית. מזל שאנחנו מאמינים בחופש ביטוי, כולל האפשרות להגיד דברים שלדעתך לא נכונים. הלוואי. בינתיים אפשרי. לכן, חקיקת פסקת התגברות בכל חוק-יסוד, כפי שהיא קיימת כבר וזאת לא המצאה חדשה, ובאותו נוסח שהיא קיימת כמו בסעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת, תפתור את הבעיה באופן מוחלט. אם יהיה בדיון בכנסת או בוועדה חשש שהולכים לחוקק חוק שסותר, שבית המשפט העליון עלול - - - שידאגו לרוב של 61. בדיוק. יחוקקו אותו ברוב של 61, ואז בית המשפט העליון לא יוכל לגעת בו. הולכים, ובצדק, לפסול כל אפשרות של בית המשפט העליון לפסול חוק-יסוד. זה אסון שצריך לחוקק דבר כזה, שהוא לא ברור מאליו. מתי פסלו פה חוק-יסוד? בית המשפט העליון, בסדרה של דיונים, מאיים עלינו: יש לנו סמכות גם לפסול חוקי-יסוד. גם בחוק הלאום, בית המשפט העליון בפסק הדין בחוק הלאום אומר, שיש לו סמכות עקרונית - - - היה שם שופט שגם כתב פסק דין כזה. זאת לא תיאוריה, הוא כתב בפסק.

בית המשפט העליון מאיים על הכנסת כל הזמן, שיש לו סמכות לפסול חוק-יסוד. בפסקי דין, לא באמירות סתם. בפסקי דין. כמו שאומרים ביידיש, זה כתוב.

במרוקאית, אם אפשר. זה בסדר. שפת האם שלי היא יידיש.

אתה רוצה לשאול? שאלת הבהרה, כשאתה מדבר על חוקי-יסוד, למה אתה מתכוון חוק-יסוד? למה שכתוב בכותרת שלו חוק-יסוד. זאת אומרת אני רוצה להבין כל מה שכתוב בכותרת שלו חוק-יסוד, הוא חוק-יסוד. ככה ברק פסק. אני שואל אותך.

אני מאמץ פה את הפסיקה של ברק. אז בוא נאמץ עד הסוף. ההבחנה מהו חוק-יסוד היא בכותרת שלו. את זה לא אני אומר, זה הגורו הגדול. שאלתי רק שאלה. הכותרת שלו קובעת את מהותו. נכון. תודה רבה, אין יותר שאלות לעד. בבקשה, בסדר גמור. בעוד שהפסילה של חוקי-יסוד, פירושה האמיתי הוא השתלטות מוחלטת של הרשות השופטת על הכנסת, כאשר, כמו שאומרת רות גביזון, זה נעשה ללא הוראה מפורשת וללא הסדר חוקתי שלם. אבל יש דבר הרבה יותר גרוע, וזה סוגיית הסבירות. זה אסון משפטי, ואין להגדיר אותו בצורה אחרת. אומרת על כך הגברת גביזון, שזה למעשה השתלטות מוחלטת של הרשות השופטת על הרשות המבצעת, כי זה דבר יום-יומי. הסבירות היא דבר יום-יומי. אני רוצה להדגים לכם את האסון בפועל, בפסיקה של בית המשפט העליון לגבי הסבירות. נאמר כך. אדוני, יש לי שאלה לסדר. רק לסדר אני שואל. היועץ המשפטי אמר בתחילת הדיון, שבשלב זה הוא לא רוצה לדון בפסקת ההתגברות אלא רוצה לדון בפסקת ההתגברות בשלב מאוחר יותר, ובדיון נפרד. אם זה אכן המצב, אני מאוד מבקש שאכן נתמקד בכל הדברים חוץ מפסקת ההתגברות. חבר הכנסת לשעבר אוריאל לין, דבר ראשון, כאשר מגיע מומחה שלא מגיע בכל יום ומבקש לדבר, אני משתדל בדרך כלל בוודאי כשהוא לא מדבר פרק זמן מאוד ארוך לתת לו לדבר גם על נושאים נוספים.

אני חושב שאם התזה שמציג עורך הדין שפטל, כשהוא אומר: לדעתי, חוק שעבר ב-61, בית המשפט אסור לו לפסול אותו בשום הרכב, אני חושב שקשה להפריד. זה בסדר. על זה הוא דיבר עד עכשיו. אבל היועץ המשפטי אמר קודם פסקת ההתגברות היא עולם בפני עצמו. אבל פסקת ההתגברות היא פונקציה של השאלה כשאין ביקורת, אין פסקת התגברות. עורך הדין שפטל בא ואמר, שלשיטתו, כל חוק שעובר ב-61 חברי כנסת, אין בכלל לעשות עליו בדיקה. לעומת זאת, וזאת הנקודה שעליה הוא גם מגיע לדבר, חוק שלא עבר ב-61 חברי כנסת מכלל הלאו אתה שומע הן כן להעביר עליו ביקורת אם הוא סותר עיקרון שנקבע בחוק-יסוד. אני חושב שזה מקובל עליו. זאת ביקורת טכנית-מתמטית. רוטמן, אני רק אומרת שכשהגיע ד"ר שמיר ודיבר על הדין הבין-לאומי, קצת השתקת אותו בדיוק בטיעון הזה. חלילה וחס, הוא דיבר בלי הפסקה. נו, באמת. בבקשה, תמשיך. קודם כול, צריך לראות איך בית המשפט העליון, מפי ברק כמובן, מגדיר את סוגיית הסבירות. אני מצטט מילה במילה מפסק דין שלו בעניין. מאיזה פסק דין אתה מצטט? פסק דין בג"ץ 389/90. וכותרתו? אין לי את הכותרת, יש לי רק את המספר.

אם עובד ציבור סביר הנתון במצבו של עובד הציבור שקיבל החלטה פלונית, היה עשוי לקבל בנסיבות העניין אותה החלטה. בית המשפט אינו צריך לשאול את עצמו מה הוא היה מחליט בנסיבות העניין. על בית המשפט לשאול את עצמו מה היה עובד ציבור סביר מחליט בנסיבות העניין.

עורך הדין שפטל, את ההערה שאני כן מקבל. על הסבירות אנחנו לא דנים היום. בסדר, טוב. בסדר גמור. אני רוצה לסיים בדבר הבא. פסק הדין הוא פסק דין דפי זהב, קארין. עונים פה ממחלקת הגוגל.

שלושת המאמרים הכי גדולים של מורם, מנהיגם ומפקדם של הבית"רים ז'אבו האלמותי ראש בית"ר, נכתבו ביידיש. הם נכתבו ביידיש כי בשנות העשרים והשלושים, כשהם נכתבו, 92% מהעם היהודי, שפת אימו הייתה יידיש והוא דיבר בה ביום-יום שלו. והבולט משלושת המאמרים האלה הוא המאמר הידוע יו ברכן כן לשבור. הכוונה להסתדרות הישנה. יש לך כל כך מזל שנעמה לא פה. אין לי צל צלו של ספק, שאם ראש בית"ר היה עימנו היום, הוא היה כותב שוב את המאמר "כן לשבור", הפעם לא ביידיש אלא בעברית. הכוונה כן לשבור את הדיקטטורה של בג"ץ. וואוו.

תודה רבה, עורך הדין שפטל. הפרוטוקול סובל הכול, אני מבינה. כן, הפרוטוקול סובל הרבה מאוד דברים, תאמיני לי. נתתי ליושב-ראש עשרה ספרונים שאני כתבתי. לחלוקה לחברי הוועדה? שהכותרת של הספרון - - אנחנו עמוסים. הספר האנטי דמוקרטי. - - הדיקטטורה של בג"ץ. תודה. כמובן, כל אחד מחברי הוועדה שירצה, יש פה. עובדתית, ביקשתם ושאלתם וביררתי במחקר שאכן עשה גיא לוריא, המחקר ההשוואתי. לפי הנתונים שיש אפליה, בין 1995 ל-2016 נפסלו 53 הוראות או סעיפים פדרליים. לא יכול להיות.

לא יכול להיות. לפתוח את המחקר מחדש. עורך הדין שפטל, שמעת? הוא טוען שבארצות הברית נפסלו, כמה? 53. בין איזו שנה לאיזו שנה? בין 1995 ל-2016. אני חייב לומר שוב, זה מאמר שלא אני כתבתי. אכן, כמו שאמרת, נכתב במכון על ידי ד"ר גיא לוריא. אולי כדאי להשלים את התמונה עם המחקר של הפרלמנט האוסטרי, שהתייחסו אליו. המחקר של הפרלמנט האוסטרי, שהשווה בין 17 מבחינת תדירות הפסילה של חוקים בין 2000 ל-2019, ישראל במקום האחרון שם. זה במחקר של הפרלמנט האוסטרי. אני שוב מדגיש, רק פדרלי. ד"ר גיא, אתה נותן לעובדות לבלבל אותנו. בואו נשלוף עוד מחקרים. הוא עסק במחקר השוואתי בין 17 מדינות אירופיות בלבד. ולא רק על פדרלי. הנתון שאני נתתי היה על פדרלי. היה על פדרלי בארצות הברית. עורך דין שפטל, תוכל לבדוק ולשלוח גם לוועדה בהתאם לצורך. אני כופר לחלוטין בנתון הזה.

כופר בו לחלוטין. אני מאוד אשמח שיבדקו מה קורה בשווייץ, ומי פוסל את החוקים שם. בסדר גמור. חבר הכנסת גלעד קריב, ביקשת לדבר עכשיו. אני רק אגיד מאוד מאוד בקצרה שני דברים. יש לי רק בקשה קטנה, אני,

קיבלתי מייד את מה שכבודו אמר שאנחנו לא דנים כרגע בסבירות. להיות מוזמן לסבירות. אני אבקש להיות פה כשנדון בסבירות. בוודאי. מנהל הוועדה לתשומת ליבך, כשנדון בסבירות להזמין גם את עורך דין שפטל. זה לא יהיה סביר לא להזמין אותך. אני רק רוצה לומר שני דברים, אפילו להגיד שזה לא עולה לי בבריאות.

עם מה שאמר היועץ המשפטי, שלא צריך להסתכל ולעשות השוואות בין-לאומיות בלי להבין את ההבדל בקונטקסט.

באופן עקרוני אני פחות עוסק בהשוואות האלה, והסיבה העקרונית והעיקרית שבגללן אני פחות עוסק בהשוואות האלו, הן כי אין חוקה במדינת ישראל.

מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם, שבה בית משפט פסל חוקים ללא חוקה.

גם אם מביאים את הדוגמה של ארצות הברית ואפשר לדון האם הייתה שם השוואה של מקור הסמכות שניתן בחוקה והאם הוא משתמע או לא בית משפט שגם ייצר חוקה, גם כתב אותה, גם הצהיר על מה שיש בה למרות שהוא הוצא ממנה מלכתחילה, וגם על בסיס זה אמר: אני פוסל חוקים פשוט אין לי מדינה להשוואה. קדימה, בוא נקדם את חוק-יסוד החקיקה. מה הבעיה? חוק-יסוד חקיקה. זאת הסיבה שבגללה אני ממעט לעשות השוואות בין-לאומיות. 14 מהחוקים שנפסלו, נפסלו על סמך דברים שלא כתובים בכלל בחוק-יסוד.

מה שנפסל על פי שוויון, הרי הוצא מלכתחילה. אלא על סמך פרשנות פיראטית. אחד נפסל.

רק התייחסות מפורשת לשוויון. לא נכון. כל שלושת חוקי הגיוס נפסלו על בסיס השוויון. שלושתם. שניים. טל, 19, ו-21. בפסק דין אחד.

כבר - - - אני מאוד מקשיב ליאיר לפיד, כידוע לכם. אני אמסור לו. ותמיד שם לב לדברים שהוא אומר. הוא הגיע במיוחד לבית המשפט העליון, וביקש מבית המשפט העליון, כשאתם מבטלים את תיקון 21, אנא בטלו את תיקון 21 ואל תבטלו את תיקון 19. מתי מתחיל הדיון בחוק-יסוד: החקיקה, שאתם כל כך משתוקקים? הזמן דוחק, כי מחר עושים תיקון של הרשות המכוננת חוק-יסוד: דרעי, קומה ראשונה. לא, סמכות מכוננת. תשים לב, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', ביקשתי לתת שתי הערות נורא קצרות לפני שגלעד קריב מדבר. אני מעיר שתי הערות ואתה מתחיל דיון.

הערות שלי מותר לי קצת?

בשקט.

בסטטיסטיקה שיעשו פה, נראה לי שמצבך לא יהיה גרוע. אין בעיה, אנחנו נבדוק את זה. אני יכול, בבקשה? דבר ראשון, אני לא עושה השוואות מהסיבה הזאת. אין בית משפט, בוודאי לא במדינה דמוקרטית, שגם הצהיר על קיומה של חוקה, גם כתב את תוכנה וגם ביטל חוקים על בסיסה, והכול ללא הסמכה. זה באמת דבר שאני לא יכול לייצר לו השוואה בין-לאומית. דבר שני, וזה בנוגע למספר החוקים שבוטלו. היה זה בית המשפט שאמר, שפסילת חוקים היא נשק בלתי-קונבנציונלי, נכון?

זה ציטוט, ואני לא זוכר מאיזה פסק דין. עורך דין שפטל יושב פה, וזיכרונו בנוגע לפסקי דין,

יותר טוב משלי. ואולי יש אחרים שזוכרים. כשמדובר בנשק בלתי קונבנציונלי - - - הוא אמר שהוא לא זוכר? אתה לא זוכר את הביטוי הזה? זוכרים, זוכים.

אני רואה שהוא מהנהן. חד-משמעית. גם גור זוכר, כולנו זוכרים. עד היום, למיטב ידיעתי, המדינה ששברה שיאים בשימוש בנשק אטומי, עשתה זאת פעמיים בלבד ב-200 ומשהו שנות קיומה. אם אנחנו היינו מגלים מדינה כלשהי, שבפרק זמן של שנה אחת, כמו ב-2017, השתמשה בנשק בלתי-קונבנציונלי חמש פעמים, היינו אומרים שהמדינה הזאת היא מדינה מטורפת.

אני חושב שאם רוצים להשתמש בביטוי נשק בלתי-קונבנציונלי על פסילת חוקים, אי-אפשר להגיד ש-2017, השנה שבה נפסלו חמישה חוקים בשנה אחת, בית המשפט מתייחס לפסילת חוקים כנשק בלתי-קונבנציונלי. חבר הכנסת גלעד קריב,

ואחריך חבר הכנסת לשעבר אוריאל לין ידבר, ואז נמשיך. אגב, הקדמתי את גלעד כי הוא ביקש לצאת. ראית אותנו אומרים משהו? עם קארין הסליחה.

אדוני היושב-ראש, ההצעה שאנחנו מתחילים לדון בה היום, מרובת פרטים ומרובת הסדרים. לכן, ברשותך, אני מבקש לומר היום דברים כלליים, ואני מניח שנצלול גם לגופם של הסעיפים.

אני רוצה להתחיל באמירה כללית. אין לי שום ספק, שבבית הזה התקיים דיון סוער במשמעות החוקתית של חקיקת שני חוקי-היסוד של 1992, ואני מקבל את העובדה שהיו חברי כנסת, לרבות אלה שהיו מעורבים במעשה החקיקה, שהבינו את החקיקה בדרך אחת, והיו חברי כנסת שהיו מעורבים בחקיקה, והבינו את החקיקה בדרך אחרת. אני לא כופר בזה. אני גם לא כופר בעובדה ששלושים שנה אחרי חקיקת שני חוקי-היסוד הללו, מדינת ישראל בהחלט צריכה להסדיר בצורה ברורה גם את הליכי החקיקה, בלי קשר לביקורת שיפוטית. לא ייתכן שהליכי החקיקה של הבית הזה מוסדרים רק בתקנון ולא בחוק-יסוד: חקיקה. כמובן, מן הראוי להסדיר בחוק-יסוד את מערכת היחסים בין בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ לבין הרשות המבצעת ולבין הרשות המחוקקת. אף אחד לא כופר בזה, והדבר הזה מדובר כבר הרבה שנים. אבל אי-אפשר להמשיך להיות אדישים להצגה השקרית, של מה שהתנהל בבית הזה סביב ההליכים של חקיקת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. היו בבית הזה חברי כנסת בולטים, והרבה יותר מחבר כנסת אחד, שדיברו במפורש על חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, כחוק שיאפשר גם ביקורת שיפוטית. הרבה פעמים נתלים בהתרעות שהשמיע חבר הכנסת מיכאל איתן, שהתנגד למהלך, ואומרים: הינה, חבר הכנסת מיכאל איתן התריע בפניכם, הבית הזה אישר, ומכאן שהכנסת ידעה שזאת פרשנות אפשרית,

אבל אנחנו עושים עוול לקודמינו אם אנחנו תמיד נתלים במיכאל איתן. תרשה לי, אדוני היושב-ראש, להשמיע פסקה אחת מתוך - - - להשמיע? להקריא, סליחה. היה פה מישהו שהשמיע את נתניהו בדיון אתמול למיקרופון. אה, והאזנת? אני מאזין לכל מה שחברי אופוזיציה עושים, אומרים.

להכול אני בהאזנה, בקשב. מאיפה הוא קיבל את - - - הינה, שמת לב? אפילו מה שיאיר לפיד אמר בדיון בתיק בבג"ץ, בעניין תיקון מס' 19, אני זוכר ומפנים.

מאיפה הוא קיבל את הפואטיקה הנפלאה והמרגשת של סוכני הכאוס?

לא. חלק זה גניבות ספרותיות. כן, זאת גניבה ספרותית מראש הממשלה אתמול. בכל מקרה, יש עשרות פסקאות כאלה בדיונים גם במליאה. אתה יודע שלאחרונה, בין ראש הממשלה לביני, כאשר אתה עוסק בענייני גניבה ספרותית, מאחר וזה נשאר באותה הוצאה, זה בסדר. שמעתי עכשיו שיש גם קולקציות קנה שני רוטמן, קבל אחד נתניהו. בסדר גמור, מצוין. אולי הגיע הזמן באמת, שהמכון הישראלי לדמוקרטיה עמיר יצא או מישהו אחר, ייקח את המשימה.

אולי הצעה לדוקטורנט, לעבור בצורה יסודית על הפרוטוקולים. אני נוהג לעשות את זה בשעות הלילה המאוחרות. לכן אתה לא רוצה שנקבע ישיבות.

אני רוצה להשמיע לך, למשל, דברים לא שנאמרו בוועדה במליאה. אומר שר המשפטים, לא איזה חבר כנסת שמתנגד לחוק. שר המשפטים אומר: החוק הזה בא לחדש חידוש מעבר לפסיקה. ראשית, הוא מחזיר לכנסת את כבודה, בכך שהיא עומדת ומתקנת את התיקון הזה, מחוקקת את החקיקה.

הכנסת, היא זאת שקובעת את מגילת הזכויות ולא הבג"ץ, שאתה התפארת עליו, שקבע ב"קול העם", אחרי זה ב"כפר שמריהו". זה תמיד מדהים אותי שאין לך בעיה שבג"ץ ממציא יש מאין זכויות חוקתיות כמו חופש הביטוי ב"קול העם" וחופש הדת ב"כפר שמריהו". זה בסדר, שכמה שופטים לא נבחרים, ימציאו אפילו בלי רפרנס בחקיקת הכנסת זכויות אדם זה בסדר ויפסלו בגלל זה - - - אבל למה אתה כועס? הרי אתה יודע שזה בסדר, וגם אמרתי ליועץ המשפטי של הוועדה שזה בסדר. גם כשאנחנו מסכימים אתה כועס? תכעס כשאנחנו לא מסכימים. שמחה, תקשיב, אני אסביר לך למה. כי יש גבול לצביעות ולחוסר הקוהרנטיות הרעיונית. כשאדם יושב מבוקר עד ערב, ואומר: שופטים שלא נבחרים ממציאים המצאות ולוקחים כוח מהריבון, אז אי-אפשר להיות קוהרנטי - - - אפשר. אבל עכשיו אני אומר לדעתי מה אפשר.

אנחנו חיים ביקומים שונים בקוהרנטיות, בהבנת מושג הקוהרנטיות. הרי גם הממשלה נבחרה מכוח הצבעת האזרחים, וגם ממשלה עם הריבון. אז אם אתה בא וטוען, שחבורת שופטים שלא נבחרה לא יכולה לקרוא יש מאין, אז היא גם לא יכולה לקרוא יש מאין את חופש הביטוי ואת חופש הדת ואת חופש העיסוק, ומכוח זה להטיל מגבלות.

לא על הכנסת אבל על הממשלה. לשיטתך, צריך אותה רמה של ביקורת חוקתית?

ושיפוטית על רשות מבצעת?

בסדר, אז הינה עוד דברים שאנחנו מסכימים. לא, אבל אתה לא עונה מן העניין. אני אומר א' ואתה משיב על ב'. אם הדוקטרינה שלך מבססת את כל המהלך שלך חבורה לא נבחרת של שופטים כוחה יפה גם ל"קול העם". ב"קול העם" לא נפסל חוק, לא נקבעה סמכות לפסול חוק. עורך הדין שפטל, אמרתי לו את זה. הוא לא רוצה להקשיב. גם אם אתה תגיד, אני לא מאמין שהוא יקשיב.

עכשיו אומר שר המשפטים, עוד לפני שהחוק חוזר לדיון לקריאה שנייה ושלישית בוועדה. לא בדיון האחרון, שמישהו לא שמע:

היא קובעת הגנה גם מפני שרירות של חוק שהתקבל, והוא סותר ופוגע בזכויות אדם.

אני מקריא לך מה שאמר חיים רמון, מבקר ידוע של מערכת המשפט בדורנו. כך הוא אומר, וזאת רק ציטטה אחת מתוך אולי אני אעשה מנהג. במקום לומר בכל פעם: כסדום היינו לעמורה דמינו, בכל פעם אני אבקש להקריא ציטטה אחרת מדברי הפרוטוקול במליאה ובוועדה. לא צריך לבקש.

אומר חיים רמון, מדבר על העקרונות של החוק ועל זכויות האדם, ואומר: נוכל סוף-סוף להתפאר שהם מוגנים לא על ידי רוב מקרי של פוליטיקאים דהיינו, חקיקת חוק אלא בהחלט מוגנים גם על ידי בית המשפט העליון. את זה הוא כתב על הצעת החוק?

נכון, ומה היה בהצעת החוק? היה בית משפט. ומי הוציא אותה?

מצוין, אתה צודק. על הצעת החוק הוא צודק. לא בשלב הזה.

תגיד רק מאיזה תאריך. מאיזה תאריך זה? אני תכף אומר לך, בסדר? תבדוק, כי אני כן זוכר את הפרוטוקולים.

אנחנו נחזור ואנחנו נראה שבבית הזה בהחלט ידעו לא מעטים, שהחוק הזה מאפשר בסיס. הייתה על זה מחלוקת. והוציאו את זה מהחוק. את הפרט הקטן הזה אתה שוכח. אני, בניגוד אליך, לא כופר שהייתה פה מחלוקת בפרשנות החוק ובהבנתו.

אתה כופר בכך שהוציאו מהחוק את בית המשפט לחוקה, שהופיע בו בהצעת החוק של משרד המשפטים.

הוציאו את בית המשפט. דרך אגב, הינה עוד דוגמה. הצעת החוק שנדונה כאן זאת לא הצעת חוק של משרד המשפטים. הינה הטעות שלך. נעבור על זה אחרי זה.

אתה רוצה שאני אגיד במשפט כדי לסגור את הוויכוח?

ראו שהיא לא היא פוצלה ל-4 ואז על בסיס - - - שבית המשפט ישב כבית משפט לעניינים חוקתיים - - - הורדנו את המילים: בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לעניינים חוקתיים. פסקה זאת הורדה. זה מה שאמרתי.

זה לא בהכרח הסדר שלילי, זה לא בהכרח הסדר שלילי. שנייה, זאת רק ההתחלה. חברים, גם בדיונים הבאים, גם בפרוטוקולים של הוועדה עצמה, גם בהכנה לקריאה שנייה ושלישית היו חברי כנסת שלא גרסו שהחוק מחולל את המהפכה החוקתית, היו כאלה שכן גרסו. זה לא צריך להפתיע, כי גם בבנק המזרחי היה שופט מאוד מכובד שקרא את החוק כלא מאפשר מהפכה חוקתית,

אבל במדינת ישראל, כשיש מחלוקת פרשנית על חוק היא מגיעה לבית המשפט. לטעון שבג"ץ בנק מזרחי ברא יש מאין את הסמכות, זאת הצגה לא נכונה. בג"ץ לא ברא יש מאין, בג"ץ בחר לתמוך פרשנות שנסקרה לכל אורך הדיון החקיקתי פה בכנסת, של חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, וכל זה מבלי להיכנס בכלל למשמעות שנגזרת מסעיף שמירת הדינים, שאין דרך להסביר אותה.

לדעתך. לדעתי לא. אם יש דרך לדעתי, אז יש דרך. אתה יכול להגיד שיש דרך שאתה לא מסכים איתה. לדעתי. הכול לדעתי, שמחה.

אני אומר: אני חולק על דעתך. למה להגיד: אין דרך? יש דרך, רק אני חולק עליך. לדעתי, אין דרך להבין את סעיף שמירת הדינים בלי הבנה, שהחוק הזה מאפשר פסילת חוקים. אני חושב שאי-אפשר להבין את המהלך של 1994 בלי פסילת חוקים, והכנסת חיוותה את דעתה בתיקון שהיא הכניסה לחוק הכנסת או לחוק בתי המשפט, והכירה בו. הכירה בו בעניין שבג"ץ דן בתוקף של חוקים, ומכוח זה היא חייבה את בג"ץ לשמוע את דעתה של היועצת המשפטית לכנסת. כל מה שאני אומר לא נועד כדי לומר שלא צריך להסדיר את העניין בחוק-יסוד. זה לא בא כדי לומר, שהדבר לא נקי מספיקות, שהייתה פה מחלוקת. הרי הייתה מחלוקת גם בבג"ץ, אבל ההצגה של מחטף, כאילו עסקינן בעוד פרק של דורה החוקרת עם חטפני, ולהציג ככה את אהרון ברק - - - אני לא ידעתי שנגיע לשם,

יש לי חיבה גדולה לתוכניות ילדים. גלעד, לא ידעתי שנגיע עד לשם, עד דורה. חכה, חכה. יש לי עוד מסכת שלמה.

בוא, אל תערב דורים. יש לי עוד מסכת שלמה עליך, על לוין ועל נתניהו. אני פשוט שומר את זה לרגעי השיא. בגרסה הספרדית או האנגלית? בית המשפט העליון של מדינת ישראל הוא ממש לא חטפני, בסדר? ההצגה הזאת היא חלק ממסע ההסתה, שלצערי בחודשים האחרונים גם מכוון באופן פרסונלי כנגד הנשיא בדימוס אהרון ברק. אם היה לנו זמן, היינו מזכירים כאן באריכות ולא בקצרה איך שמגר, שאוהבים להיתלות בו, לוחם האצ"ל, חתום גם הוא על פסק דין מזרחי; איך לשמגר יש לו התבטאויות ברורות בנושא של הפרשנות הזאת, של חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. אבל במסגרת מסע בריאת העולם מחדש, המסע הפנטזיונרי שלכם לכתיבה מחודשת של ההיסטוריה המשפטית של מדינת ישראל, שמקביל רק למסע המוזר שאתם עושים עם נתונים ממדינות העולם הדרך שאתה קורא את המחקר שאתה הבאת לכאן, הנתונים שהציג עורך הדין שפטל, חוסר היכולת של פרופ' איינהורן לתת יותר משתי דוגמאות של פסיקת בג"ץ, שהחריבה מדיניות ביטחון של צה"ל. היא לא רצתה להרוס את הספר.

באמת, אין שום קשר. אתם האנשים הכי פוסט-מודרניים בבניין הזה. שמעת? זאת מחמאה או עלבון?

אתם חושבים שפוסט - - - אני מנסה להבין,

אתה מעליב או מחמיא? אני מנתח. למה? אם אני הכי פוסט-מודרני, בוא תצטרף אליי.

בדיוק כמו שהחרדים הם גדולי המחדשים הדתיים, הרפורמטורים בעולם היהדות המודרנית. הבנתי, אז גם אתה משתמש - - - לא, לא עלבון. עובדה. כך גם אתה הפוסט-מודרניסט הגדול ביותר פה בבניין, כי אין שום חשיבות לאמת אובייקטיבית. כל הנתונים זה רק נקודת מוצא לפנטזיות שאתה כותב בספריך. אחרי שאמרתי את זה אני אסיים. אני חייב לומר שזה משעשע, גלעד. מעולם לא האשימו אותי שאני פוסט-מודרני. יש דברים שאפילו אני שמח שיושבת פה עיתונאית של עיתון - - - איך הגעת לסוג של פוסט מודרני,

זה אפילו סוג של מחמאה. לא, אני אסביר לך. אצל חבר הכנסת רוטמן אין אמת אובייקטיבית. מספרים זה לא מספרים, מחקרים משווים זה לא מחקרים משווים, מחקר היסטורי-משפטי זה לא זה. יכול להיות שבגלל שאני גבר הוא מפחד שאני אתמודד בפריימריז בעבודה? לא, לא, לא. אל תדאג, אני לא דואג לזה. אני רוצה לומר לך, מכיוון שאני ואשתי מתמחים ועוסקים בסוגות ספרותיות שונות - - - מה המומחיות שלה? מדע בדיוני. נחש על איזה מדפים בבית מונחים ספריך? על המדפים שלי או על המדפים שלה?

זה הכי חשוב.

הם מונחים אחר כבוד במדף המתאים מדע בדיוני וספרות פנטזיה. לא הבנתי, לא הבטחת שבשלוש וחצי אתה צריך ללכת? אני הולך, אני הולך, אני הולך. במסגרת ספרות הפנטזיה אני מסיים, אני מסיים. בעוד שלוש דקות אני הולך.

תכף תראו. אף אחד לא מאמין לפנטזיה ולמדע הבדיוני הזה. אני מודה שבעניינים האלה - - - צריך מסע בזמן בשביל לזהות כאן שלוש דקות. אני מודה שבעניין הזה גם אני פוסט-מודרניסט, אבל רק בזה. אני אדבר בקצרה ואומר כך, אני חושב שאתה אדם כן, ואני לא מבין למה אתה לא אמיץ דייך לומר באומץ את מה שאתה באמת חושב שאין מקום לביקורת חוקתית. למה אתה משקר או מסמא את עיני האומה? תהיה אמיץ דייך. וגם אין מקום לבתי משפט עצמאיים. את הפרק העגום הזה - - - את הפרק הזה כבר סיימנו.

אנחנו כבר בשבעה של זה.

למה אתה מטריח אותנו לעבור בכל מיני שוחות ביחד? אתה לא רוצה ביקורת חוקתית. גלעד, זה כי אין אתאיסטים בשוחות.

אני לא אתאיסט. לא אמרתי שאתה אתאיסט. אמרתי, לכן אני מביא את כולם לשוחות. אני שב ואומר, אתה לא מאמין בביקורת חוקתית. מבחינתך, זה רעיון לא דמוקרטי. וטוב שאתה מהנהן. אתה מבין את הדמוקרטיה בדרך אחרת, אני מבין אותה בדרך קצת שונה. יש בינינו גם מעגלים חופפים במושג הדמוקרטיה. אני מבין את הדמוקרטיה ככוללת עוד כמה דברים, שאתה פחות מתייחס אליהם כליבת הדמוקרטיה. במקום להיות אדם הגון ואמיץ, ויחסית אתה מחוקק אמיץ, לבוא אל פני האומה הרי זאת הצעת חוק שלך ולומר: אין מקום לביקורת חוקתית, אתה מייצר פה קונסטרוקציה שהיא אשליה מוחלטת. אתה אומר, בואו נתחיל עם זה שיש פסקת חסינות. אני מבקש ממך, אדוני היועץ המשפטי, לדייק במונחים, גם אם בסוף הדברים מקופלים באותו סעיף. פסקת התגברות היא פסקת התגברות. כשמה כן היא. ויש פסקת חסינות או פסקת אי-שפיטות. זה שבנוסח של רוטמן הדברים הם באותו סעיף, זה בסדר. לטובת הבהרה, אם נגיע לחקיקה הרעה הזאת, נציע להפריד את הסעיפים.

חוק-יסוד חופש העיסוק זה לא פסקת התגברות בעיניך?

אני שואל, כי כך קראו לזה. אני השתדלתי להיצמד למונחים שהיו בעבר. אבל מה לעשות שמ-1994 ועד ימינו עברו הרבה ימים. אני אומר שוב, אתה בעד שלושה מנגנונים אתה רוצה פסקת חסינות. אתה רוצה מראש לומר שבג"ץ לא יכול להתדיין. אתה כופר גם בחשיבות הפרק הדיאלוגי בין הכנסת לבין בג"ץ. אתה רוצה שהכנסת תוכל לומר לבג"ץ: אתה בכלל לא מדבר איתנו על החוק הזה. אחרי זה, אתה עושה דבר ששמענו לא היית כאן. ישב בראש הישיבה חבר הכנסת מלול אתה רוצה לקבוע הוראה, שלא קיימת בשום מדינה אחרת, לא רק ישיבה און בלוק של כל שופטי העליון, שגם היא חריגה. En banc. בסדר גמור, תודה על התיקון. אתה רוצה הכרעה פה אחד. ורק אז אנחנו מגיעים לתחנה השלישית של פסקת התגברות. זה מסתדר טוב עם הגיוון. הרצון לגיוון יבוא לידי ביטוי - - - השילוב של שלושת המנגנונים הללו, המשמעות שלו היא אחת: אתה לא רוצה שבמדינת ישראל, בשום תנאי - - - גלעד,

תענה לי בפעם הבאה, כי אני לא רוצה לגזול מחבריי. השורה התחתונה, אתה רוצה לחסום את היכולת לכל ביקורת חוקתית, וצריך להעמיד את זה בליבת הדיון. זהו. תודה רבה. אפשר הערה פרוצדורלית? השעה 15:36 וב-16:00 יש מליאה. מה קורה אחרי המליאה? כרגע, בהתאם לאורך המליאה, כזמן מסוים אחרי המליאה נראה את לוחות הזמנים יהיה המשך לדיוני וועדה. כרגע, לפי הצפי הידוע לי, לאחר דיוני המליאה, נודיע כעשר דקות או כחצי שעה אחרי סיום המליאה, ונתכנס להמשך דיוני הוועדה. אני אשתדל לא להחזיק אתכם עד שעה מאוחרת. עד איזו שעה מקסימום? אני לא קובע מקסימום.

אני אשתדל לא להשאיר אתכם עד שעה מאוחרת. לא, התבלבלת בטרמינולוגיה. כשאתה אומר: אני מתכונן להשאיר אתכם אנחנו לא בגן.

היא שאלה עד איזו שעה אתה מתכנן להשאיר אותנו, אז עניתי לה. השתמשתי בטרמינולוגיה שלה. אז אני אתקן את קארין, ואני רוצה לדעת מתי שעת הסיום. אנחנו לא עובדים אצלך, אנחנו חברי כנסת, ומה שקורה פה הוא תהליך בלתי סביר לא רק אלינו, גם לאנשים שמוזמנים לוועדה. אל תחזרו.

חבר'ה, מה לעשות? יש לנו עוד ועדות, עוד חוקים לטפל בהם. תודה רבה, תודה רבה. יש מחר דיונים בעוד ועדות.

אני חושב שזה קצת לא הגון שאתה לקחת כמעט עשרים דקות לדבר, כמעט בלי הפרעה - - - מדדתי, דיברתי חמש דקות פחות משפטל. ובכל זאת אתם מאמינים במקום של נבחרי הציבור. גלעד, אני מאמין גם בעובדה שאתה נמצא פה,

והוא בא פעם אחת, פעם ראשונה. שיבוא כל פעם. יש פה פרופסורית מכובדת שעברה לגור באולם הוועדה, ואתה נותן לה לדבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. שעורך דין שפטל גם יישב פה, יתנחל.

גלעד, סיימת לדבר. נכון, ברוך השם. תודה רבה. היחידי שעזר להתנחלויות זה בג"ץ. לברך את תשעת המאחזים - - - בדיוק. שכחתי להגיד בתחילת הישיבה - - - כבר הסדירו את הבית הלא חוקי שלך? עוד לא, עוד לא. אני עדיין נער גבעות, שים לב. גם אחרי ההסדרה תישאר נער גבעות. תודה רבה, גלעד. שמחה, תשובתך היא.

הייעוץ המשפטי - - - חבר הכנסת - - - רגע,

די, לא. קארין, לא. חבר הכנסת לשעבר אוריאל לין, שישב פה והמתין בסבלנות רבה מאוד, אני אשמח לתת לך לדבר. גם זה כבר מספר פעמים. אני רק אומר, אדוני היושב-ראש, ברשותך, בשם האורחים שאני אחד מהם, האורחים לא יבואו. אם אתם לא רוצים לשמוע את האורחים, אל תזמינו אותם.

אני אומר בכל הכנות - - - - - מכרז והוא החליט להישאר פה עד הלילה? רגע, אל תעזרי לי, עשי לי טובה. אתם לא מכבדים את האורחים. זאת לא שיטה נכונה. אדוני, היועץ המשפטי לוועדה, קצת כבוד לאורחים. באמת. אתם מנהלים ביניכם - - - סליחה, סליחה. רק למען הפרוטוקול, מאחר ואתה מוחה כל כך בתוקף. חבר הכנסת לשעבר לין, שנייה. אני רוצה להגן גם על כבודו של היועץ המשפטי וגם על כבודם של חברי הכנסת. עם כל הכבוד, הישיבה התחילה בשעה 13:00. חברי הכנסת ביקשו הצהרות פתיחה, ואני חושב שלתת לחבר כנסת שמגיע, ומכבד את הוועדה בנוכחותו, לתת לו לדבר - - - אין ויכוח על זה.

השעה הראשונה של דיוני הוועדה הוקדשה כמעט כולה להצהרות פתיחה ולתחילת דבריו של היועץ המשפטי. לאחר מכן דיבר היועץ המשפטי. לאחר מכן הגיע עורך הדין שפטל, מומחה שמגיע לפה. מומחה יותר טוב ממני. מומחה שכתב ספר בנושא. אתה יכול להסכים עם דעתו או לא. הוא דיבר כעשרים דקות. דיבר חבר ועדה הוא לא צריך ציונים ממני אבל הוא דיבר גם די לעניין, אבל באריכות כדרכו חבר הכנסת גלעד קריב, ואתה הדובר השני או השלישי מבין המומחים. ישיבה שהתחילה בשעה 13:00, ומסתיימת בעוד עשרים דקות. אני לא חושב שהזכות הקנויה להשמיע דברים ועוד לנזוף גם בצוות הוועדה וגם בחברי הוועדה, זה לא לעניין. בבקשה, תשמיע את דבריך. הבעתי את דעתי.

אני רוצה לומר לכם שהרבה מאוד מושגים מתרוצצים בציבור, במודעות, מתוך הטעיה ממש, והם מטעים את החשיבה שלנו. אני אומר את זה כמי שהוביל את החקיקה הזאת. החקיקה לא נעשית במשרדי הממשלה, היא נעשית בכנסת, כפי שכולנו יודעים. מי שהייתה לו אחריות להעביר את החקיקה הזאת, בשותפות עם חברים. הייתי בישיבה הקודמת, כשהסברת את זה.

כמה הערות ראשוניות מקדמיות על דברי היושב-ראש. ביטול חוק מכוח על ידי בית משפט, זה לא בג"ץ. תפסיקו להגיד בג"ץ. לבג"ץ יש סמכויות על פי חוק-יסוד: השפיטה, עשרות שנים לתת סעדים מטעם הצדק. פה אנחנו מדברים על מה שנקרא כוח הביקורת השיפוטית, כמו שאומרים בלועזית judicial review. זה משהו נפרד, ועדיף לא לחבר אותם ביחד. יש ביטולי חוקים שלא נעשו בבית משפט עליון בשבתו כבג"ץ, לשיטתך? אני שואל. יש, אבל במעט. רוב מוחלט של ביטולי החוקים נעשו בשבתו כבג"ץ,

אני רק בודק. אוקיי. אני רק נותן כמה הערות ראשוניות. דבר שני, אני מציע שנפסיק לייחס את המהפכה החוקתית לאהרון ברק. הוא לא עשה את המהפכה החוקתית. הוא אמר את זה בעצמו.

עם כל הכבוד, הוא לא עשה את המהפכה החוקתית. הוא אפילו לא היה בדיונים כשהעברנו את חוקי-היסוד. לא שמענו אותו אפילו. לאחר למעלה משנתיים, בבנק המזרחי, הוא הכריז על מהפכה חוקתית. כשאנחנו העברנו את חוקי-היסוד לא חשבנו על מהפכה חוקתית בכלל. אני מצטער שהשתמשו במונח הזה. כל מה שרצינו לעשות זה לצרף לחוקי-היסוד של מדינת ישראל את פרק מגילת זכויות האדם, משום ש-44 שנים ניסו לעשות את זה, נכשלו והתנועה הפוליטית שהשקיעה יותר מאמצים מכל תנועה אחרת הייתה תנועת הליכוד באופן עקבי ורצוף משנת 1952. לא הצליחו, אנחנו הצלחנו בסיטואציה מסוימת. אני רק אומר, המהפכה החוקתית זה לא אהרון ברק; זה כנסת ישראל. הדברים שנעשו בחקיקה היו דברים מודעים, וגם הסברתי אותם. דבר נוסף, שלא נשכח אף פעם, במרץ 1994 חוזק חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, בהוספת סעיף 1 שמכפיף אותנו, את כולנו לעקרונות שגלומים בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. זה עבר ברוב של 67 כנגד 9 מתנגדים, והיו לכנסת שנתיים ימים לבחון את משמעות החוק. אחרי זה הם מחליטים לחזק אותו ברוב מוחלט, והם מוסיפים את סעיף 1, שמעביר אותנו למגילת העצמאות. חוקי-יסוד, אם הם חוקי-יסוד או לא חוקי-יסוד, אי-אפשר לקבוע את זה על פי הכותרת ששמים לחוק שם: חוק-יסוד. חוק-יסוד אצלנו זה מקבילה של חוקה בכל מדינה אחרת. זה על פי מה שנקבע בהחלטת הררי ב-1952, כשהכנסת הבינה שהיא לא יכולה להעביר חוקה. היא אמרה, אנחנו נעשה את זה בדרך רצופה, חוק אחר חוק, חוקי-יסוד, שישלימו את החוקה הישראלית. ברור לכולנו שמה שצריך לעשות היום כדי להשלים את החוקה הישראלית, זה להעביר את חוק-יסוד: החקיקה. עד היום אנחנו נכשלנו בזה, אבל זה הדבר המרכזי והחשוב ביותר. אם היינו מעבירים אותו, הכול היה משתנה. כשאנחנו באים לשפוט חוק, אני מציע שנסתכל בראי של חוקה. אם זה לא שייך לחוקה, זה לא חוק-יסוד. חוק-יסוד צריך לקבוע את מוסדות המדינה, להגדיר את הסמכויות שלהן, את יחסי הגומלין ביניהם ואת מגילת זכויות האדם. מעבר לזה, אני סבור שכל חוק שאנחנו מעבירים חייב להיות בכפיפות מוחלטת לעקרונות במגילת העצמאות שלנו, משום שמגילת העצמאות קבעה עולם ערכים מצומצם. חוקי היסוד שלנו הם רק השלמה ותוספת, לא נגד, בשום אופן, הערכים של מגילת זכויות האדם. המדינה הזאת הוקמה על בסיס הערכים האלה. אנשים שילמו בחייהם על בסיס הערכים האלה, ואנחנו לא יכולים לסטות באיזשהו דבר ממה שכתוב במגילת העצמאות. וכל החוקים שלנו חייבים להיות כפופים לערכים של מגילת העצמאות. זאת בדיוק הייתה התפיסה שהנחתה אותנו, כשכתבנו והכנו את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, וחופש העיסוק. בדיוק התפיסה הזאת, שאנחנו משלימים את מה שכתוב במגילת העצמאות,

לסתור משהו במגילת העצמאות. ראינו עצמנו כפופים לכך ולאחר מכן, הסתבר שאכן ב-1994 זה בדיוק מה שעשתה הכנסת. היא אמרה שאנחנו נכבד את זכויות האדם, תוך זיקה וכיבוד למה שכתוב במגילת זכויות האדם. הווה אומר, הם השלימו את התפיסה שאנחנו בעצם משלימים את הערכים של מגילת העצמאות ולא דבר אחר. כשאנחנו מדברים על זכויות היסוד, צריך תמיד להבין את המהות של זכויות היסוד. כשמבינים קצת יותר את המהות של זכויות היסוד, מבינים שלא הכנסת העניקה אותן. הכנסת הגדירה אותן, היא לא העניקה אותן. כשאדם נולד במשטר דמוקרטי, הוא נולד עם זכויות היסוד האלה. הוא נולד עם הזכות לחיים, הזכות לשלמות הגוף, הזכות שיגנו עליו, זכות הקניין, הזכות לפרטיות והזכות לחירות פיזית. אלה דברים בסיסיים ולא דברים שהכנסת יכולה לשלול אותם מהיחיד. אנחנו רק הגדרנו את הדברים האלה כדי שהכול יהיה ברור, מהי שמיכת ההגנה שבית המשפט חייב לתת. השאלה המרכזית אני לא רוצה להאריך, ואני לא אתייחס לפסקת ההתגברות, על פי מה שאמר קודם היועץ המשפטי של הוועדה. אני חושב שזה נושא מרכזי בפני עצמו. יש לי הצעה שלמה אני לא מתנגד לפסקת ההתגברות, תלוי אך בונים אותה. האם אנחנו לא מעקרים את כוח הביקורת השיפוטית? אפשר לעשות פסקת התגברות אמיתית לא בצד הפורמלי אלא בצד האמיתי, בתוכן, כשלא ביטלת את כוח הביקורת השיפוטית בפועל, לא בצד התיאורטי. השאלה המרכזית היום, אדוני היושב-ראש חבר הכנסת רוטמן, היא האם אנחנו רוצים במדינת ישראל מגילת זכויות האדם או לא רוצים. זאת השאלה הראשונה. כל מי שאומר: לא רוצים, אין לו שום בעיה; כל מי שאומר: אני כן רוצה, משום שיש לי את הזכות לחיים, יש לי את הזכות לחירות פיזית ואני לא רוצה שיהיה כוח כלשהו שייקח לי את זה, אלא אם כן זה נעשה לתכלית ראויה ועל כך נדבר בהמשך. אנחנו צריכים לדעת, אם אנחנו כן רוצים מגילת זכויות האדם, אתה חייב בביקורת שיפוטית, אחרת אין לך מגילת זכויות האדם. יש לך מסמך יפה עם המלצות יפות, אבל לא ממשות משפטית, לא נורמה משפטית. אם אנחנו רוצים שתהיה לנו מגילת זכויות האדם, צריך להבין שאלה הזכויות החוקתיות שניצבות מעל לחוקים רגילים, אחרת אלה לא זכויות יסוד. כשנבין מהן זכויות היסוד, אני חושב שיהיה לנו הרבה יותר קל להבין שהן עומדות בראש הפירמידה של מערכת המשפט בישראל. את זה חייבים כולנו להבין. אם אנחנו מחליטים שכן רוצים מגילת זכויות האדם בישראל, לאחר 44 שנים שלא הצליחו ואנחנו כן הצלחנו האם אנחנו רוצים לסגת מזה? אנחנו מבטלים גם את הביקורת השיפוטית על חוקים רגילים של הכנסת. אחד הדברים שאתה צריך להגן עליהם בזכויות היסוד הוא גם מפני חקיקה של הכנסת, מסיבה אחת פשוטה,

משום שבכנסת מכריעים שיקולים קואליציוניים שיקולי כוח, שיקולי שלטון. אנחנו כולנו מכירים את זה. הם מכריעים וניתנת להם בכורה על פני זכויות היסוד של היחיד. אני שוב אומר, לא רציתי להאריך ותודה על ההזדמנות.

אם יהיה דיון ממוקד, כפי שאמר היועץ המשפטי, בפסקת ההתגברות, אני אשמח לבוא ולהציג את עמדתי איך צריך לבנות פסקת התגברות, שמחזקת את הדמוקרטיה שלנו ולא שוללת בפועל את כוח הביקורת השיפוטית. אנחנו דנים עכשיו בסדרה של הסעיפים האלה, אז אולי כדאי שתתייחס. אני מוכן. הוא ישב פה וגם כשאחרים דיברו בנושא הזה, הוא אמר שהוא מעדיף לשמור את נושא ההתגברות להמשך. היועץ המשפטי הציע לדון נושא-נושא. יש כאלה שגלשו, אבל אני מעדיף להשתתף בדיון ממוקד בעניין הזה. כרגע אין דיון ממוקד. היושב-ראש, אני טועה? יהיה דיון ממוקד על ההתגברות? אורית, בוקר טוב, צוהריים טובים. אחר צוהריים טובים. אם היושב-ראש מקבל את עמדתי בנושא הזה, אין לי שום - - - מסמך ההכנה של הייעוץ המשפטי עסק בסוגיית הביקורת השיפוטית ולא בסוגיית ההתגברות. אמר היועץ המשפטי אכן בתחילת דבריו, שבהמשך יהיה לנו מסמך נפרד לסוגיית ההתגברות, למיטב ידיעתי,

בעזרת השם, כך יהיה. לכן ביקשנו למקד את הדיון כאן בסוגיית הביקורת השיפוטית. אין לנו עוד הרבה זמן, לפחות שיעשה לנו פרומו לדיון הבא. האמת שיש הרבה סוגיות, ואני מציע שכן נתמקד בזה. אני רק אומר גם לגבי דבריו של עורך דין חבר הכנסת לשעבר אוריאל לין וגם לגבי דבריו של גלעד קריב את עיקר דבריי אני אשמור כשהוא יהיה פה כי חשוב לי שהוא ישמע, אבל בגלל שאתה פה,

את האזכור לספרות, המדע הבדיוני והפנטזיה אני אשמור לגלעד כשהוא נמצא, אבל את ההתייחסות לתיאור העבר, אני חייב לומר לך, חבר הכנסת לשעבר לין, להגיד שמטרת התיקון שעבר בשנת 1994 הייתה להרחיב את תכולת חוקי-היסוד אני אומר זאת בעדינות רבה

זאת פעולה חקיקתית ישירה. אני אומר זאת בעדינות רבה. אין ספק שזאת הייתה פעולה חקיקתית, רק מטרת החוק לא הייתה להרחיב, אלא לצמצם. הוא לא אמר להרחיב. אני יודע בדיוק איך זה נעשה, זה נעשה - - - אם הוא לא אמר, אז זאת לא תקיפה של דבריו. אני רק אומר שמי שרואה את התיקון שהיה בשנת 1994 אם הוא לא אמר את זה, אז הכול בסדר. אמרתי שלהגיד שמטרת התיקון גלעד כן דיבר על זה גם לעניין קבלת החוק. החוק המצמצם שעבר ב-1994, שצמצם הן את תכולת חוק-יסוד: חופש העיסוק, והן את תכולת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו - - - היה חוק מצמצם - - - שנייה, רבותיי, במחילה. החוק המצמצם הצליח לגבש קונצנזוס מאוד רחב, שיש לצמצם את חוקי-היסוד. לא. רק את חוק-יסוד חופש העיסוק, אדוני היושב-ראש. חייבים לדייק. בפסקת התגברות בחופש העיסוק. לא רק פסקת התגברות. גם על פי חוק האמור ולא רק פסילה על פי חוק. שנייה, מותר לי. אני הקשבתי לדבריך רוב קשב ואני אשמח אם אני אוכל גם להתייחס. זה כתוב עלי ספר. כתוב, כתוב. אני בדיוק רוצה להקריא עלי ספר. כאשר בא משרד המשפטים, ישבה ועדת משפטנים וביקשה לצמצם את תכולת חוק-יסוד: חופש העיסוק, בגלל שהוא פגע בהרבה מאוד חוקים אחרים, שלא הייתה כל כוונה לפגוע בהם. בעיקר יבוא בשר טרף. לא רק, רשימה ארוכה. בעיקר, בעיקר. אתה מכריח אותי, חבר הכנסת לין? אני יכול לתת רשימה ארוכה, אבל אני רוצה להקריא: חוק-יסוד: חופש העיסוק, עלול לפגוע בכמה דברים, שראש וראשון להם הוא נושא היבוא והיצוא שמשרדנו מופקד עליו. יזמנו כבר הליך חקיקה. זאת גם תשובה לשאלתו של חבר הכנסת זנדברג. יזמנו הליך חקיקה. פקודת היבוא והיצוא היא הראשונה, יש גם הרבה מאוד צווים מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, שמסדיר חלק ניכר מאוד מהפעילות הכלכלית במשק. גם שם יש בעיה של הסמכה, מאחר שההגבלות מנוסחות בצורה של צווים ולא בחקיקה ראשית. העניין הזה יצטרך לבוא אל תיקונו. כמובן שבנושא הזה הבעיה הרבה יותר גדולה, מורכבת ומסובכת מאשר בפקודת היבוא והיצוא זאת באמת סוגיית הבשר הטרף, שצריכה תיקון מקומי. יש חוק נוסף שעדיין מופעל, מפני שאנחנו מחכים לראות מה יעלה בגורלו של חוק-יסוד: חופש העיסוק, והוא חוק רישוי בעלי מלאכה. יש חוק שמאפשר רישוי של בעל מלאכה, הטלת מגבלות והצבת דרישות מסוימות, וגם בעניין הזה יצטרכו לעשות שינויים. יש הרבה מאוד עבודה. אני מברך על הקמת הצוות של משרד המשפטים כי מזה חודשים רבים מאוד כבר ביקשנו, ביחד עם משרד החקלאות, שיוקם צוות כזה על מנת לעשות סקירה כי מדובר במאות חוקים ובמאות צווים שנפגעו. אומר היושב-ראש א' גולדשמידט הוא ניהל את הישיבה, הוא לא היה היושב-ראש הקבוע, אבל הוא ניהל: אם מותר לי, כיושב-ראש זמני, אני מבקש להביע תהייה איפה היו כל משרדי הממשלה בשלהי הכנסת הקודמת, כשבאה הצעת החוק הזאת הוא מתכוון לחוק-יסוד: חופש העיסוק. עונה לו חבר הכנסת רביץ: הייתה ריצת אמוק לעשות את החוק. מעניין למה. אומר היושב-ראש א' גולדשמידט: אני יודע שיש בעיה, האנשים היושבים פה לא ישבו אז. אומר זנדברג: תשאל איפה היו מי שהיום שרים בממשלה, ואז ישבו בוועדת החוקה ותמכו בהצעת החוק. אומר היושב-ראש גולדשמידט: אתם מדברים על עשרות ומאות חוקים שצריך לתקן ולהתאים, והדברים עברו בממשלה הקודמת מבלי שמישהו בכלל הבחין בזה. אומר דינאי: זאת הייתה הצעת חוק פרטית, היא לא עברה מסלול של הצעת חוק ממשלתית. מר שלמה גוברמן התריע כמה פעמים, זה רשום בפרוטוקול. הוא ייצג את הממשלה. אומר היושב-ראש גולדשמידט: כל הצעת חוק פרטית עוברת לוועדת שרים לענייני חקיקה. בוועדת השרים יש ייצוג לשרים הממונים על המשרדים העיקריים. אומר חבר הכנסת כץ: הם לא הוזמנו. אבל הצעת החוק הייתה לפני עיניהם. בפרוטוקול מצאתי שהיו רק אנשי משרד המשפטים. אומר היושב-ראש גולדשמידט, איש מפלגת העבודה: כדאי ביזיון וקצף. אומר חבר הכנסת זנדברג: קיימו שבע ישיבות ולא הזמינו אף אחד? זה לא נראה לי הגיוני. אפשר לבדוק בפרוטוקול אם אנחנו לא הוזמנו והעניין לא הובא לידיעתנו כלל וכלל. ומה עשיתם מאז נחקק החוק? התחלנו בפעולה וכולי. החוק עבר בקריאה שנייה ושלישית, אומר גולדשמידט. היה דיון בוועדת החוקה. היו נציגי הממשלה. איך יכול לקרות דבר כזה? אומר חבר הכנסת זנדברג או שזה איל זנדברג, אני לא יודע אולי ראוי להזמין למתן עדות את היושב-ראש הקודם של הוועדה, אוריאל לין. הוא היה פעיל מאוד בחקיקת החוק הזה. אומר היושב-ראש גולדשמידט: זה כבר חורג מסמכויותיו של יושב-ראש זמני. אז אני לא יושב-ראש זמני. אבל יושב פה עכשיו אוריאל לין, דיברת עכשיו יותר ממנו, אבל על דבר אחד לא ענית. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', אתה לא תקטע אותי.

אני אקטע אותך, כי אני רוצה להגיד משהו.

אתה לא יושב פה לבד. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. ומה עם הפעם השלישית?

תודה רבה.

אתה פשוט תקלה. פשוט תקלה. אין לי מילה אחרת להגיד. (חבר הכנסת יואב סגלוביץ' יוצא מאולם הוועדה.) חבר הכנסת לשעבר לין, מאחר ואני מקדם פה הליך חקיקה של חוק-יסוד, ומאחר ונאמר פה כאילו התיקון שנעשה בשנת 1994 היה תיקון שנועד להרחיב, ולא לתקן את התקלות שהיו בריצת האמוק שנעשו, כשנחקק חוק-יסוד: חופש העיסוק, ללא תשומת לב של משרדי ממשלה, ללא דיונים ראויים, שנעשה בתקופת סיום כהונה של כנסת, בהליך מאוד מאוד מזורז בגלל מוטיבציה שלפחות הודית שהייתה לך לנסות להשלים, כי זאת הייתה איזושהי הזדמנות היסטורית. תגיד, אתה משווה בין - - - והוציאו מתוך החוק הרבה מאוד דברים, כמו שאמרת בפעם הקודמת שהיית פה. הוציאו, כי אם היו משאירים אותם בתוך החוק, לא הייתה הסכמה בנושא הזה.

ולהתעלם מכך שבשנת 1994, את התקלות שהליך החקיקה החפוז, ריצת האמוק, כפי שאמר חבר הכנסת רביץ שנכח אז בישיבה, שנעשו כשחוקקו את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ואת חוק-יסוד: חופש העיסוק כשבאים לתקן את התקלות שנגרמו כתוצאה מהחקיקה החפוזה הזאת, שבגללה בית המשפט לקח לעצמו סמכויות, שאולי חלק מן הנוכחים התכוונו לתת לו, חלק לא, וכדי לא לעורר את הדיון ואת הוויכוח שכל כך היה חשוב לקיים האם אנחנו מקימים בית משפט לחוקה או מעניקים לבית המשפט העליון את הסמכות לפסול חוקים של הכנסת זה הושם בצד. ואחר כך גם להגיד שאתם עשיתם באותו אירוע, אתם בכנסת עשיתם את המהפכה החוקתית, כשמלבד נציגי משרד המשפטים, איש לא נכח בחדר, אני חושב שהיה חשוב מאוד לקראת סיום השעה לכן הוצאתי את חבר הכנסת סגלוביץ', שלא יקטע את המסר המאוד חשוב הזה להבין איך מקדמים חוקי-יסוד כיום, ואיך חוקי-היסוד שעליהם בנה בית המשפט העליון את כל התשתית הבעייתית בגניבה ובגזלה לקחת את הסמכות מנבחרי הציבור איך הוא קיבל אותה. אנחנו מסיימים כי עכשיו מתחילה המליאה. תודה רבה. ישיבה זאת נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:59.